דברי הכנסת ב / מושב שני / ישיבה ק"ז / ח' וי' בחשוון התשפ"ד / 23 ו-25 בחשוון 2023 / 2 חוברת ב' ישיבה ק"ז הישיבה המאה-ושבע של הכנסת העשרים-וחמש יום שני, ח' בחשוון התשפ"ד (23 באוקטובר

לפיצול, אני רוצה לומר לך ולחברי הכנסת: הימים הקשים שאנחנו נמצאים בהם, עם הכאב הגדול על הנופלים, הפציעות של הפצועים והדאגה הבלתי-נתפסת לחטופים ולנעדרים, אלה ימים שצריך בהם הרבה זכויות, אלה ימים שצריך לעורר בהם רחמים ובאמת להסתכל על הדברים שמאחדים אותנו ומייחדים אותנו כעם. הסבל הזה שאנשים עוברים הוא בגלל דבר אחד, בגלל שהם יהודים ושהם חלק מהעם הנבחר. ביחד איתם אנשים שחיים איתנו כאן, אפילו שאינם יהודים, גם נפגעים וגם נענשים בגיננו. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, שעל פי קריאתם של גדולי התורה נערכה היום תפילת ענק של למעלה מחצי מיליון ילדים וילדות בו זמנית.

בשידור חי,

פתחו ביחד ספרי תהילים ושפכו דמעות למען עם ישראל. גם עכשיו, בשעה הזאת, נערכת תפילת ילדים המונית בארצות הברית של אמריקה, עשרות ומאות אלפי ילדים שמתפללים.

וידועה הגמרא שאומרת: "אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם תינוקות של בית רבן". הגמרא מסבירה שהכוח של ילדים חזק יותר מכל אדם אחר, והסיבה היא שלילדים יש טהרה מיוחדת, משהו שיש רק לילד, תמימות, והכוח הזה הוא נשק רב-עוצמה. ואין לנו אלא להצטרף לתפילה: "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן".

מכובדי היושב-ראש, נדונה אצלנו הצעת חוק שאושרה כאן בשבוע שעבר בנושא דחיית הבחירות. לצערנו הרב, עקב המצב הדיונים בוועדה מאוד העמיקו בכלל הנושאים, ולא רק בשינוי התאריך, כי שינוי התאריך טומן בחובו הרבה מאוד דברים שצריך לפתור באמצעות חקיקה, באמצעות נהלים, ואנחנו לא מתכוונים להעביר את הצעת החוק הזאת סתם כך. ההצעה מורכבת מכמה חלקים, ואנחנו מבקשים לפצל. בסעיף 3 מוצע ליצור רצף בין תקופות הבחירות, קודם כול מדובר על התאריך, ואת זה אני אסביר, בעזרת השם, כשהפיצול יעבור, ונגיע אט-אט, בדיון הזה עוד, גם לאישור החוק עצמו. בסעיף 3 מוצע ליצור רצף בין תקופות הבחירות. יש את סעיף 1 על זמן הבחירות ויש את סעיף 2. בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית עלה כי יש הרבה מאוד נושאים נלווים, חיוניים ודחופים לחקיקה ולהחלטה, אבל צריך עבודה קצרה נוספת להשלמתם. אנחנו נמצאים בשיח מול כל משרדי הממשלה הרלוונטיים. כדי לאפשר את המשך הדיון בנושאים האלה ללא צורך בהתחלה מחדש של תהליך החקיקה, ועל מנת שלא לעכב את הקביעה העקרונית, קודם כול שידעו עקרונית שדוחים את מועד הבחירות, מציעה ועדת הפנים והגנת הסביבה לפצל את סעיף 3 מהצעת החוק, כך שבשלב זה הוא לא ייכלל בהצעה, כחלק מההצעה, שתובא בפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית. אני אוסיף כאן מה שאמרתי בוועדה: עד תחילת השבוע הבא, עד יום שני, בעזרת השם, אנחנו נבוא עם שאר החקיקה, שתטפל במגוון רחב של נושאים שקשורים לדחיית הבחירות, הרבה מאוד נושאים שאני ארחיב עליהם כשאני אעלה להציג את החוק בעוד שעה קלה. אני מבקש מהכנסת לאשר את זה. תודה רבה, אדוני. אני מודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. נעבור כעת לדיון האישי. אקרא בשמות האנשים שנרשמו לדיבור: חבר הכנסת דני דנון,

חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי,

עד שלוש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, בעיקר ראש הממשלה, שר הביטחון וכל חברי הקבינט והממשלה, אמנת ז'נבה הרביעית 1949, סעיף 28: נוכחותו של אדם מוגן "לא תשמש עילה לחיסון נקודות או שטחים מסוימים בפני פעולות צבאיות". הכלל הברור הזה נכתב אחרי המלחמה ההיא, מלחמה שבה הגרמנים השתמשו במגינים אנושיים, בנשים ובילדים, לחפות על תעשיית הנשק הגרמנית, על המפקדות ואמצעי הלחימה, בדיוק כמו שעושים בעזה הצאצאים הרוחניים שלהם, הנאצים של תנועת האחים המוסלמים, הנאצים של החמאס. את הכללים הללו של אמנות ז'נבה, של תקנות האג, כתבו טרומן וצ'רצ'יל, שנהגו בדיוק כך: השמידו והפציצו את ערי גרמניה הנאצית גם במחיר של מאות אלפי אזרחים,

אדוני היושב-ראש, המטירו אלפי פצצות בבת אחת בכל עיר. זאת הייתה הפרופורציונליות המוזכרת בדיני המלחמה, פרופורציונליות התואמת את עוצמת הרוע הנאצי. אני פונה כאן, אדוני שר המשפטים, השר דודי אמסלם, חברי הקבינט והממשלה כולה: אנחנו שבועיים אחרי שרפת התינוקות שלנו, אחרי אונס הנשים שלנו, אחרי עריפת הראשים של חיילינו, והחבורה הנאצית הזאת חיה בעיר תחתית, אדוני היושב-ראש, מלאה טילים, מלאה דלק,

אוכל וחשמל. ומאתמול האספקה הזו גם מתחדשת. עד מתי? ועל מי אנחנו מדברים? על 30,000 מחבלים, על 300,000 שתומכים בהם, בפעולות המלחמה להשמדת ישראל, באופן ישיר, ועל כל השאר שצוהלים, מחלקים ממתקים אחרי כל טבח, הצביעו עבורם ב-2006, תמכו בהם לאורך כל השנים. יש פה מישהו שמעז להגדיר אותם כ-peaceful civilians, כמו שמצוין באמנות, אזרחים שלווים? עליהם אתם מגינים, חבריי השרים, בניגוד לאמנה, בניגוד למשפט הבין-לאומי? הנשיא ביידן, President Biden, we need to explain it to you?, למי? לארצות הברית של אמריקה אנחנו צריכים לתת הסברים? אמריקה, שעמדה בראש המערב ונהגה בדיוק כך בעיראק ובאפגניסטן? במלחמה העולמית בטרור היא הרגה באופן משוער כמעט 40,000 ילדים, החריבה שתי מדינות ענקיות, לאמריקה צריך להסביר? לממשיכים של טרומן וצ'רצ'יל? חבריי השרים, טרומן וצ'רצ'יל היו מכניסים משאיות סיוע? הם לא היו מפציצים את הבונקרים?

אדוני יושב-ראש הכנסת, מזלנו שטרומן וצ'רצ'יל היו שם. הרי אם הם היו נוהגים אז כמו שדורשים מאיתנו מנהיגי המערב היום, באמות המידה המעוותות הללו, היטלר היה שולט באירופה עד היום,

"ה' צדיק יבחן ורשע ואֹהֵב חמס שנאה נפשו. ימטֵר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם". אדוני ראש הממשלה, אש וגופרית אנחנו חייבים להמטיר על עזה וחאן יונס לפני שחייל אחד נכנס פנימה ונלחם עם התלמידים של חאג' אמין אל-חוסייני, של חסן אל-בנא, של יאסר ערפאת או אחמד יאסין. זה המבחן שלנו. "ה' צדיק יבחן" זה המבחן המוסרי שלנו, זו החובה המוסרית שלנו לחיילינו, לאימהות שלהם, לילדים שלהם, זו חובתנו למצפון שלנו, למצפון של התרבות האנושית, וזה חייב לקרות כאן ועכשיו.

תודה לחבר הכנסת הלוי. ביקש חבר הכנסת חוג'יראת, אבל אני לא רואה אותו. אם כך, חבר הכנסת איימן עודה.

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, "אין סימטריה בין ילד ישראלי לילד עזתי", כך צעקה חברת הכנסת מירב בן ארי בדיון המליאה,

בשעת מלחמה זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. כאשר עשרות ומאות ילדים נהרגים מדי יום בעזה, לא צריך לחפש סימטריה. כל אדם מוסרי חייב לדרוש שההרג ייפסק. התינוק העזתי הוא לא התינוק הטוב בעולם, תחזיר לנו את החטופים, אבל אין תינוק אחד בעולם כולו שהוא יותר טוב מהתינוק העזתי, כי אין תינוק יותר טוב או רע מתינוק אחר בעולם הזה. יש, יש.

באולפן שישי הציע נדב ארגמן שמדד ההצלחה יהיה, ואני מצטט: שלא האימא היהודייה היא זו שתבכה. ומי אני, האזרח הערבי במדינה, צריך להעדיף שתבכה, האימא הערבייה או היהודייה?

אני מסרב לשאלה. אימא היא אימא וילד הוא ילד.

התפקיד שלנו, נציגי הציבור, הוא להבטיח שילדים בישראל ובעזה יחיו חיים טובים, שאף אם לא תקבור את בנה. אסור לנו בתכלית האיסור לוותר על החזון הזה. תחזיר את החטופים שלנו כבר. בוועדת המדע נחשפנו למידע הבא: 85% מארכיון המדינה סגור בפני הציבור, 99.6% מארכיון צה"ל סגור בפני הציבור, 100% ארכיון המוסד והשב"כ סגור בפני הציבור. למה הממסד מסתיר את האמת מהציבור היהודי ומכל האזרחים? איפה הכסף שאתה העברת לרשות הפלסטינית בימי שישי? תסתתר מאחורי החסינות שלך, כסף לרש"פ. התקשורת משתפת פעולה עם הגישה הזו של הסתרת האמת מהציבור היהודי. אלי המלחמה של ממשלת נתניהו מוכנים לשפוך את דמם של ילדי עזה כשם שהם מוכנים להפקיר את אזרחי המדינה, ביניהם 30 ילדים ישראלים בשבי בעזה, והיכן התקשורת?

אדוני היו"ר,

חברת הכנסת גוטליב, את רשומה לרשות דיבור.

אני לא יכולה לשמוע את זה.

אני לא מצליח לדבר. חברת הכנסת גוטליב, די. את רשומה לרשות דיבור, תאמרי את דברייך. מה אני צריכה רשות דיבור? שילך. אני מבקש לתת לי,

מסייע לאויב בעת מלחמה.

בשבועיים האחרונים המחיר של נקמה חסרת מעצורים הוא 1,873 ילדים מתים

עד מתי נשלם מחיר דמים לאלי המלחמה? עד שנפנים

"לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" חייבים לבנות אופק מדיני שיממש את פתרון שתי המדינות.

רק זה יביא שלום וביטחון לכולם. תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, מוותר. אני מבקש,

היא לא יכולה להמשיך כך. זה לא יכול להיות. זה לא אפשרי. אל תקרא לי, אל תשים את השם שלי בפה שלך. אתה לא יכול להמשיך כך. על אפכם ועל חמתכם. אנחנו נראה. אנחנו נראה, איימן עודה. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח.

במצב מלחמה הוא לא ידבר על הצבא שלנו ועל החיילים שלנו. והוא יעשה, בין חמאס לבינם, בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת הנכבדים, מכובדיי השרים, דומני שלא יהיה כאן אחד בבית הזה שיציע שהיכולת שלנו להתמודד עם המלחמה שנכפתה עלינו תלויה רק בכוחנו הצבאי ולא בחוסן המשקי והלאומי. לכולנו ברור כי היכולת של מדינת ישראל להושיט בעת הזו יד עוזרת, תומכת ונדיבה בראש ובראשונה למשפחות השכולות ולמשפחות החטופים והנעדרים, לאחר מכן למשפחות השכולות, למשפחות שהתפנו מיישובי עוטף עזה, ואז לכל אותם בעלי עסקים עצמאיים ולעובדים שכירים במשק, הבוקר הזה בוועדת הכספים ראינו מחזה אימים של ממשלה שלא רק שאינה מתפקדת, אלא של ממשלה שעסוקה בקרבות אגו. שר האוצר, שהתעקש לעמוד הוא בעצמו בראש הקבינט הכלכלי-חברתי, הודיע בוועדת הכספים רק לפני שבוע כי הוא יציג בשם הממשלה תוכנית, תוכנית נדיבה של סיוע. היום בוועדת הכספים לא התייצב שר האוצר, גם לא מנכ"ל משרדו, אפילו לא ראש אגף תקציבים, אלא סגן ראש אגף התקציבים,

הוא לא הציג תוכנית ממשלתית, אלא הוא הציג טיוטת תוכנית של האוצר, שעוד לא נדונה, לא בקבינט החברתי-כלכלי ולא בממשלה. והמדהים ביותר הוא ששר האוצר לא התייצב, אבל מי כן הגיע? שר הכלכלה, שר הכלכלה של אותה ממשלה, על מנת להתנגח בתוכניתו של שר האוצר. זה פרצופה של ממשלת ישראל שבועיים לאחר תחילתה של מלחמה. זה פרצופה של ממשלת ישראל שבועיים לאחר שמתרגש עלינו האסון הביטחוני, אבל גם האסון האזרחי, הגדול ביותר בתולדות המדינה. שני שרים בכירים שיושבים שניהם בקבינט החברתי-כלכלי ומגיעים לוועדת הכספים על מנת לנגח זה את זה באופן פוליטי, והכול על הגב של אזרחי מדינת ישראל. ממשלת ישראל המנופחת, תתעוררי. עשרות השרים שיושבים חסרי מעש ומעשה, תתעוררו או תתפטרו. אזרחי ישראל אינם מוכנים יותר לקבל את חדלות המעש ואת חדלות האישים שלכם. והדברים הללו, אדוני היושב-ראש, ובכך אסיים, הם לא הדברים שאומרים חברי האופוזיציה, כי אני עוד יחסית רגוע למול הדברים שאמרו היום בוועדת הכספים חברי הקואליציה. אז תתעוררו. תודה לאדוני. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, מעוניין או מוותר? חבר הכנסת יוסף טייב, איננו נמצא, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת משה אבוטבול, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב,

אחריה, חברי הכנסת עודד פורר ודני דנון. הרשימה נעולה, ואנחנו נסכם ונצביע. איימן עודה, לא לעולם חוסן, אל תתבלבל. לא עוד הרבה זמן תוכל לעמוד פה ולנבל את פיך ולעשות וליצור תואם בין חיילי צה"ל לחמאס. לא פחות ולא יותר, בזמן לחימה עומד פה חבר כנסת, אני יודעת,

שאתה מעביר כספים לרשות הפלסטינית, העברת כספים ואתה משתמש בחסינות שלך, ובגלל זה לא חוקרים אותך ולא עוצרים אותך. אז רשום בפניך שלא עוד, ואתה לא תהיה פה בעל הבית, לא כמו שהתרגלת. ועכשיו תקשיבו טוב, רבותיי. בעודנו יושבים כאן, קבלו את הדבר הבלתי-נתפס הבא. עזתים מגישים עתירה לבג"ץ, לבג"ץ שלנו, אדוני היו"ר. היום פורסם. עזתים מגישים בג"ץ, קבלו, כנגד זכות העמידה. אדוני היו"ר, אנחנו למדנו מה זו זכות עמידה בבג"ץ. העזתים מגישים עתירה לבג"ץ שלנו, היום, ובבסיס העתירה דרישה לא לפוצץ את בית החולים אל-קודס. מה הבסיס העובדתי לעתירה? בית החולים, לפי הנטען בעתירה, קיבל טלפון ממדינת ישראל לפנות את יושביו, לא פחות ולא יותר. זה הספיק לבג"ץ לפתוח את ההליך, לא לדחות את ההליך על הסף בהיעדר זכות עמידה, כי אין לנו זכות עמידה לעזתים בישראל, גם אם מי שמייצג את העזתים, לצורך העניין, זאת אגודה שרשומה בישראל. אין להם זכות עמידה. ובכל זאת, פעם הם קיבלו איזה 400 חמאסניקים, צה"ל התעקש שלא לגרש אותם, אין לתאר. חכה, קבלו, אני יושבת ופשוט מתחלחלת. בג"ץ נותן להם זכות עמידה היום. זה גם הוגש בלי תצהיר, אבל לא נורא, לעזתים אולי מותר. הם אולי לא יודעים עברית או לא יודעים את הכללים. לא נורא, להם מותר. רגע, מבקשים מהר מהר את תגובת הפרקליטות. אפילו לא חוסים את תגובת הפרקליטות. איזה יופי, בג"ץ היום בהחלטה שלו ממש מסכן את חיילי צה"ל, כי בעצם תגובת המדינה היא, תקלטו ותחזיקו חזק, תגובת הפרקליטות: כרגע אנחנו לא מתכוונים להפציץ את אל-קודס. אז אני מציעה לחמאס לרוץ חיש-חיש לבית החולים אל-קודס ולהתחבא שם, כי אין סיכוי שיפגיזו את בית החולים, למרות שידוע שבית החולים הזה משמש מגן אנושי להסלקת אמל"ח מסוגים שונים. אז כל הכבוד לבג"ץ שאמר, התגובה של המדינה, חשף בפסק הדין את העובדה שכרגע לא מפציצים את אל-קודס. אבל בעיקר מה שבג"ץ עשה, הוא בייש אותי כאזרחית. אני צריכה בעת לחימה לתת זכות עמידה לעזתים? אבל ממה אני מתפעלת? אני אזכיר לכם שמי שנתן זכות עמידה למחבלים היה בג"ץ, לא פעם ולא פעמיים. מחבלים שעותרים נגד הרס בתים, מחבלים שעותרים כנגד חקירת שב"כ. לא ייאמן, שוב ושוב נפתחות דלתות לאויבים שלנו. ואני אומרת לכם משהו אחד שכולנו צריכים ללמוד מהמלחמה הזאת, ואל תתבלבלו פה. אין מקום להיות יפי נפש אפילו שנייה אחת. אנחנו במלחמת קיום של להיות או לחדול. אנחנו במלחמה נגד מי שטבח בנו, רצח בנו, ערף את ראשי נשותינו, נערותינו, ילדינו. משפחה נכפתה בידיה, שני הורים לשני ילדים, ונעקרו עיניהם, את זה שידע ביידן ואת זה שידע העולם. אל מול התופת הזו רק כוח, כוח ועוד כוח. ואם אנחנו נמצמץ לשנייה, נמצמץ לשנייה, אנחנו פוגעים בחובה המוסרית שלנו לעם ישראל, לביטחון מדינת ישראל על כלל אזרחיה, בשם המורשת שלנו, בשם מי שאנחנו ובשם מי שעוד יש לנו סיכוי להיות, אם נעשה את המוטל עלינו. תודה לחברת הכנסת גוטליב. חבר הכנסת עודד פורר, ואחריו, חבר הכנסת דני דנון. לאחר מכן, אם ירצה לסכם, חבר הכנסת יעקב אשר, שאינני רואה אותו.

אם הוא רוצה לסכם, לא רוצה. אז אחרי חבר הכנסת דני דנון אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, רבותיי השרים, השיר "בעיר ההרגה", שכתב ביאליק לפני 120 שנה על פרעות קישינב, כאילו נכתב על הפרעות שהתחוללו בעוטף עזה. דיבר פה קודם חבר הכנסת אשר על תינוקות של בית רבן ועל תפילתם, תינוקות שנשחטו, שנשחטו, בעוטף עזה, כשכל מערכת ההגנה של מדינת ישראל קרסה, כשהאזרחים הופקרו ונפתחה על מדינת ישראל מלחמה. אדוני שר המשפטים, אתה יושב בקבינט. נחטפו למעלה מ-200 גברים, נשים, ילדים, זקנים, שלא מקבלים את התרופות שלהם, שאני לא יודע אם הם מקבלים מזון או מים או טיפול רפואי, שלא קיבלו ביקור מהצלב האדום. אבל אנחנו רואים את התמונות של המשאיות נכנסות לתוך רצועת עזה עם סיוע הומניטרי. אין שום דבר הומניטרי בלהכניס משאיות עם ציוד לתוך רצועת עזה כשלמעלה מ-200 אזרחיות ואזרחים ישראלים נמצאים שם ואף אחד לא יודע מה עולה בגורלם.

אין שום דבר הומניטרי בלהכניס תרופות לעזה, אם אני לא יודע שהן מגיעות לחטופות ולחטופים שלנו. אין שום דבר הומניטרי בלהכניס מזון לתוך הרצועה כשהוא לא מגיע לחטופות ולחטופים שנחטפו. כי נפתחה מלחמה על מדינת ישראל, זה העניין ההומניטרי. אני קורא לך, אדוני שר המשפטים, אני קורא לך, השר דודי אמסלם, אתם יושבים בממשלה. תעצרו את זה. תעצרו את זה ותחזירו את המשוואה. יהיה הומניטרי תמורת הומניטרי. לא יכול להיות שאחרי שמחוללים פרעות באזרחי ישראל, עם תיאורים שהדעת לא סובלת, אי-אפשר להגיד אותם אפילו, אף אחד לא יכול לדבר על מה שקרה שם בלי להיחנק, אני רואה את המשאיות נכנסות עם התרופות, עם המזון, עם הדלק. שלא תתבלבלו, כל תרופה כזאת קודם כול מגיעה לפעיל חמאס. כל תחבושת קודם כול תחבוש את פעילי חמאס שנפצעו בקרבות האלה, וכל מזון שייכנס יגיע קודם כול לפיות שלהם, לא לפיות של אף אחד מהילדים או התינוקות שזקוקים לזה, זה הומניטרי. וזה לא הומניטרי להכניס את הציוד הזה לשם, ואתם חייבים לעצור את זה. לא מחר ולא מוחרתיים, עכשיו. זאת חובתנו. זאת חובתכם המינימלית. לא יכול להיות, אחרי מה שעשו לנו, שאנחנו ממשיכים להתנהג כאילו לא קרה כלום. המציאות החל מ-7 באוקטובר השתנתה. והגיע הזמן שגם כאן בהנהגה יבינו את זה. תודה לחבר הכנסת פורר. אחרון הדוברים, חבר הכנסת דני דנון. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, לפני כמה שעות חשפנו בפני כתבים זרים תמונות קשות מאוד שמחבלי החמאס צילמו בעצמם בזמן שהם רצחו בנו. התקשר אליי אחד הכתבים ואמר לי: סיקרתי מלחמות ביוגוסלביה, במקומות אחרים, מעולם לא ראיתי את התמונות שראיתי היום מידי דובר צה"ל. אנחנו שבועיים אחרי הטבח הנורא, שהחזיר אותנו לתיאורים ששמענו כולנו בעבר רק מניצולי שואה החיים בקרבנו. רבים בציבור, הבטן מתהפכת, ושואלים: מתי? כולם שואלים מתי, מתי נפעיל את כוחנו לפגוע במרצחים ושולחיהם? מתי נפעל להשבת החטופים, להביא הביתה את הילדים, את הנשים, את הקשישים? אבל אני אומר לראש הממשלה: ה"מתי" לא חשוב. אם צריך עוד זמן, נמתין. אם צריך לכתוש מהאוויר, נכתוש מהאוויר. השאלה החשובה היא לא ה"מתי"; השאלה החשובה היא מה נעשה כשנתחיל לפעול. והתשובה הברורה היא מחיקת החמאס בכל מקום, ואני מדגיש, בכל מקום. מחיקה היא חיסול פיזי או קבורה במנהרות שלהם. צריך להפעיל אש תופת מהאוויר, ארטילריה, כמה שפחות לסכן את החיילים שלנו. אבל צריך לפתוח שערי שמיים, ולחסל את החמאס. ופה אני אומר לראש הממשלה: הפעולה הזו חייבת להתבצע בכל רחבי רצועת עזה, אין ברירה אחרת, מצפון ועד דרום. מבית לאהיה עד ח'אן יונס, עד הסוף, עד הסוף. לא עושים חצי עבודה, אדוני ראש הממשלה. לא משאירים גרורות של המפלצת בחלקים מסוימים. יש מנדט היום לממשלה להשלים את המשימה. אני קורא בתקשורת שמדברים על פעילות חלקית, פעילות כזו או אחרת, ואני אומר פה לחבריי שבקבינט: חובתכם היא לדבוק בהצהרות שלכם. חובתכם להקשיב לרצון העם. חובתכם להשלים את המשימה והמשימה היא מחיקת החמאס. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפנות לחיילי צה"ל שלנו בסדיר,

במילואים. הם לפני משימה חשובה. אחיי ואחיותיי גיבורי ישראל, בצאתכם היום למשימה החשובה של הגנת המדינה וחיסולו של האויב הקם להורגנו, זכרו תמיד שגבורתכם והכרעתו המוחלטת של האויב יהוו נדבך חשוב בשיקום ההרתעה של צה"ל ושל מדינת ישראל ויבטיחו את ביטחוננו לעשורים הבאים. היו סמוכים ובטוחים שאויבינו מסביב יראו וייראו כאשר נביס, בעזרת השם, את האויב האכזר, ונקבור אותו באותן המחילות שהוא חפר כדי לפגוע בנו. הישמרו לנפשותיכם, וזכרו שבמשך שנים עסקו ראשי המרצחים בתכנון מלכודות לכוחותינו. בכל מצב ודילמה תפעילו כל כוח אש שנדרש כדי לצמצם את הסיכון. אם יש ספק, אין ספק. בכל רגע, בכל שעה, בכל מבחן, אל תשכחו את מעשי הטבח והזוועה שביצעו חיות האדם באחים ובאחיות שלנו. אתם יוצאים להילחם על קידוש השם ועל העתיד של ילדינו ונכדינו. ומעל הכול זכרו תמיד שלהיות חיילים בצה"ל זו זכות גדולה שעליה חלמו אבותינו במשך אלפי שנים. עם ישראל כולו ניצב מאחוריכם. צאו באמונה שלמה, בנחישות, ושובו הביתה בשלום.

"ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם". אמן ואמן. תודה לחבר הכנסת דנון. חברי הכנסת, אנחנו נעבור כעת להצבעה על החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין פיצול הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, התשפ"ד 2023. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם.

הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, התשפ"ד 2023, נתקבלה. 22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין פיצול הצעת החוק לדחיית

התשפ"ד 2023, התקבלה.

לפרוטוקול את קולו של הרב משה, חבר הכנסת משה

חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לעניין חוק התקציב לשנת 2024,

אני מזמין את סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר להציג את הצעת החוק. בבקשה. כבוד היושב-ראש,

שהם ישובו הביתה בריאים ושלמים, ועד שהחמאס יחוסל לחלוטין. ולעניין עצמו, חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לעניין חוק התקציב 2024, חרבות ברזל). ב-28 במאי 2023 אושר חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 13). החוק קובע מנגנון התכנסות: אם הוגש תקציב מוקדם, תקציב שהוגש שישה חודשים לפני תחילת שנת התקציב,

תקציב התאמות, אשר ישמש את הממשלה לצורך התמודדות עם תרחישים המשפיעים על תקציב המדינה אשר לא היו ידועים בעת הנחת הצעת חוק התקציב על שולחן הכנסת. כך, בהתאם לחוק ההתאמות, בחוק התקציב לשנת 2024 נקבע תקציב התאמות בגובה 2.055 מיליארד שקלים חדשים. כדי לקבוע את הצורך במנגנון ההתכנסות ובשימוש בתקציב ההתאמות קובע התיקון לחוק-היסוד כי הממשלה תגיש לכנסת, בתקופה שבין 15 באוקטובר ל-1 בנובמבר של השנה שלפני שנת התקציב, במקרה שלנו שנת 2023, דוח הפרשים, שמטרתו לקבוע אם המדינה יכולה להתכנס ליעד הגירעון או למגבלת ההוצאה ואם היא לא יכולה, אילו צעדים בכוונתה לעשות על מנת להתכנס. נוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום 7 באוקטובר 2023, הכריז שר הביטחון באותו יום על מצב מיוחד בעורף, אשר הורחב בהמשך למדינה כולה. נוכח האמור, ונוכח חוסר הוודאות ביחס למשך הלחימה ולהשפעותיה על המצב הכלכלי של המשק הישראלי, לא ניתן בעת הזאת לגבש את התמונה הפיסקלית המלאה ביחס לשנת 2024 ולהיקף ההפרשים שיהיו. בהתאם לכך, לא ניתן להגיש את דוח ההפרשים שישקף תחזיות מעודכנות ביחס לשנת 2024 במועד שנקבע לכך בתיקון לחוק-היסוד, קרי 1 בנובמבר 2023. לפיכך, מוצע לדחות מועדים ולתקן בהוראת שעה את חוק-היסוד, והכול כמפורט להלן. תודה רבה. תודה רבה. יש לנו רשימת נואמים. חבר הכנסת דני דנון מוותר. חברת הכנסת מירב בן ארי,

אדוני היושב בראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, ביום שני לפני שבועיים, יומיים לאחר הטבח, המתקפה הברוטלית, עליתי לפה והשבתי לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן שאין סימטריה, אין סימטריה. יש תושבים שישבו בבית וספגו אר-פי-ג'י לתוך הסלון, ויש כאלה שהתאמנו לחסל אותם, יש עם אחד שוחר שלום, שתכנן אפילו את העפיפוניאדה לשבת, להפריח בלונים בשם השלום, ועם אחר שטבח, ויש עם אחד שבחר בטוב,

בשדות ירוקים, ויש עם אחד שבחר לשרוף אותם על יושביו. כשאני והעם שלי בימים הכי קשים, אמרתי שהילדים בעזה הביאו את זה על עצמם, וטעיתי, כי מי שהביא על הילדים בעזה את המצב שבו הם נמצאים הוא ההנהגה שלהם וההורים שלהם. ומי שאשם במצב הוא מי שחינך אותם לשנוא, המורים בבית הספר שלימדו אותם שבצד השני אין בני אדם אלא אויב שצריך להשמיד אותו. כשהילדים שלנו לומדים על הסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן, אצלם בספרים אנחנו מופיעים כמפלצות, כשהילדים שלנו לומדים להפריח עפיפונים ובלונים, במקומות אחרים צעירים לומדים להתמחות בחומרי נפץ. לא, הם לא אשמים. הם נולדו למציאות הזאת. איש אחד, שהיה יועץ של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מה שנקרא, יהודי טוב, הפיץ את הנאום שלי אצל כל האסלאמונאצים. בתמורה לכך במשך שבועיים חטפתי קללות, נאצות, איומים ברצח. מכל העולם הגיעו לקלל, לטנף עליי ועל הבת שלי, בגלל הבחור הזה שהפיץ את הסרטון. הינה, היום אני מחדדת. לא מספיק מה שאנחנו עוברים בלוויות, בשבעות. אין לי פריבילגיה בכלל להתלונן, אבל כל מה שהחשבון שלי באינסטגרם, בטוויטר ובכל מקום חטף, כוח ואלימות, כנראה זה כל מה שהם מבינים. אז אני רוצה שהיועץ הזה לשעבר, תתרגם, בבקשה, את הנאום הזה. וברשותך, אדוני היושב-ראש, תן לי רק דקה, כי אני רוצה שהוא יתרגם כמו שהוא תרגם את הנאום שלי לכל האסלאמונאצים האלה. שיתרגם את זה, את הסיפור של משפחה אחת בניר עוז. שם מתוך 450 נשארו 190. הראיתי עכשיו את השלט. נאור לא האמין. אמרתי לו שזה מה שנשאר. לאייל יש שלושה ילדים, שתי בנות ובן. באירוע של ההתקפה הם הגיעו כולם וישבו בממ"ד הקטן. יש לו גם ילדה עם צרכים מיוחדים. תוך כדי הוא שמע בווטסאפ שיש התקפה על הקיבוץ, וההורים של אשתו גם לא ענו, בסוף הם נמצאו ירויים. הוא הוציא את המצלמות ונתן לצבא, כי מי שיודע, בניר עוז כשהצבא כבר הגיע, כבר לא נשארו מחבלים, אבל הוא נתן להם את המצלמות. הוא הראה להם. במצלמות רואים באופן ברור נשים וילדים קטנים פלסטינים מסתובבים בקיבוץ עם ידיים אדומות, אתם יכולים לשער מאיפה הידיים האדומות, הם מצביעים למחבלים איפה יש עוד אנשים בבתים שיוכלו להרוג אותם. הוא אומר, אשכרה ציטוט: ראיתי אחת מהן רצה למחבל, מצביעה, והוא נותן ריצה. אתה יודע, הייתה פלסטינית אחת שנכנסה לבית של חברת קיבוץ והחליפה לנטפליקס בערבית. חברת הקיבוץ, יש לי צמרמורות, הסתתרה בממ"ד. היא הבינה שמדובר באישה פלסטינית, כי שמעה אותה שרה בסלון שלה, ואז היא בחרה בגדים מארון הבגדים שלה. אלו האנשים, כשהילדים שלנו שוכבים בדממה, כשאתמול ילדה קטנה שוכבת מתחת לחדר במלון,

אז הם רואים נטפליקס ומראים למחבלים את מי עוד אפשר לרצוח. אז אתה, היועץ הזה, אני לא יודעת איך קוראים לך, שפתחת עליי גיהינום של תגובות ואיומים ברצח, תפיץ את זה. תפיץ שהילדים יושבים בממ"ד ואחרים שרים. תפיץ את זה שילדים התכוננו לעפיפוניאדה, להפריח בלונים, ועכשיו הם מתים, שרופים. זה מה שהם למדו.

הם לא אשמים, אבל כשהם יכלו לבחור בטוב או ברע, הם בחרו ברע, בהרג, במוות. זה מה שהם למדו. אנחנו לא קיימים בשבילם. אנחנו עם שצריך להשמיד אותו, בדיוק כמו בשואה. אבל אנחנו ננצח אותם. תודה רבה. אנחנו ננצח, ותודה שהתחשבת בי. אי-אפשר להפסיק דברים כאלה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה, חבר הכנסת עידן רול, איננו, חבר הכנסת חמד עמאר,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עמית הלוי, איננו, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת עטאונה,

חבר הכנסת וליד טאהא,

חבר הכנסת גלעד קריב, איננו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, איננו, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת משה אבוטבול,

חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת. חבר הכנסת עודד פורר,

תודה, טלי. אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, רבותיי השרים, אמשיך את מה שדיברתי עליו קודם, וזה נושא הסיוע ההומניטרי. תסלחו לי, אבל אני לא ארפה מהסוגיה הזאת עד שהדבר הזה לא ייעצר. הפארסה הכי גדולה היא כשמפרסמים: אנחנו יודעים בדיוק מה נכנס ואנחנו עוקבים שזה מגיע אך ורק למי שזקוק לסיוע הומניטרי. חבר הכנסת לוי, אתה יודע מתי בפעם האחרונה אני שמעתי את הטיעון הזה? כשתקפנו את הכנסת מיליוני הדולרים במזומן לארגון חמאס.

כל מי שתמך באותה הסדרה הסביר לנו שיודעים לעקוב אחרי הכסף המזומן, שהוא לא מגיע לפעילי הטרור. אותו הדין גם בעניין הזה של הסיוע ההומניטרי. אני אומר לכם, חברים, זה פשע להמשיך ולהכניס לשם את המשאיות האלה בזמן שיש לנו מעל 200 חטופים, בלי שום מידע ובלי שום סיוע הומניטרי שהם מקבלים. אם מישהו חושב שהסיוע ההומניטרי הזה לא מתדלק את חמאס הוא טועה, בדיוק כפי שהוא טעה כשהוא חשב שמיליוני דולרים במזומן שנכנסים לרצועה לא מגיעים לפעילי טרור אלא אך ורק לאנשים תמימים שזקוקים לאוכל. אנחנו חייבים לשנות דיסקט, ואני אומר לכם בממשלה, נראה שעוד לא החלפתם את הדיסקט. המלחמה עדיין מתנהלת בתוך שטח ישראל. במקום להקים שטח מפורז של ארבעה, חמישה קילומטרים בתוך שטח האויב, אנחנו מפנים את היישובים שלנו. הוא הדין לגבי הדרום, וזה הדין גם בצפון. תמיד כשדיברה מדינת ישראל על רצועת ביטחון, רצועת הביטחון הייתה בתוך השטח של האויב, לא רצועת ביטחון שאנחנו מייצרים לעצמנו, מפנים את היישובים ויוצרים רצועת ביטחון בתוך השטח שלנו בגלל האיום של הטרוריסטים. אז לפתחה של הממשלה, עוד לפני שבכלל מדברים על כניסה כזאת או אחרת, שני דברים שצריכים לעשות בטווח הזמן המיידי: הראשון הוא לעצור את הכנסת הציוד לתוך רצועת עזה ולקבוע משוואה ברורה. תעמידו מצידי 100 משאיות של ציוד הומניטרי על הגבול עם הרצועה, ותקבעו שהמשאיות האלה יורשו להיכנס

עם היציאה של החטופים אלינו, יחד עם סיוע הומניטרי שאנחנו רואים שמגיע לחטופים, ועם כניסה של הצלב האדום לבקר אותם, הדבר השני הוא להעביר את הלחימה לשטח האויב ולעשות חישוף ורצועת ביטחון מתוך שטח האויב, ולא בפינוי היישובים שלנו. תודה רבה. חבר הכנסת ארז מלול, בבקשה. זה היה חלק מהטיהור של הדרום,

היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, זו הפעם הראשונה מאז המלחמה שבה אני מדבר פה מעל במה זאת במליאה. היה קשה לדבר, אבל עכשיו מתחילים לשחרר. לפני כשבועיים נחשפנו, לעיני כל העולם, לאכזריות, לברבריות נטולת האנושיות והחולנית של פעילי ארגון החמאס. אני משתתף כמובן בצערן של משפחות הנרצחים, מאחל החלמה מהירה לפצועים ומאחל ומתפלל לשובם של החטופים במהרה לבתיהם. מתקפת הטרור כללה מעשים איומים שקשה לי לתאר מעל בימה זו, אבל אין ספק שהתוצאה היא שחמאס הוא דאעש. המלחמה היא לא של מדינת ישראל לבדה, המלחמה היא של כל העולם הנאור והדמוקרטי נגד ארגון נתעב ושפל הצמא לדם והרס. אני אספר לכם, ניחמתי אבא של חייל, חייל בודד,

ולנטין גנסיה. הוא אפילו לא יודע עברית, היה מתורגמן. אחרי שהוא תיאר לי כמה הילד היה חמוד, טוב, עם שאיפות וציוני אמיתי, הוא אמר לי: האמת היא שאני לא מפחד רק על פה, אני מפחד על המדינה שלי. בצרפת יש מלא חמאסניקים שמסתובבים בינינו, והם יכולים לעשות את זה. הוא כאילו פנה גם לממשלת צרפת, שתתחיל להתעורר. התושבים בעזה מכירים את האכזריות הזאת מקרוב, חמאס מטיל עליהם אימה ומשתמש ברבים מהם כמגן אנושי. היום אני קורא לתושבי עזה: אם אתם רוצים לחיות, זה הזמן להתקומם. תקיאו מכם את החמאס, הסירו מעליכם את בני המוות הללו. לא נותרה לכם ברירה. תלמדו מאחיכם המוסלמים בלוב, במצרים, בתוניסיה, שם הציבור שהיה לו קשה התקומם ועשה הפיכה. זוכרים את האביב הערבי? הם לא נתנו לשלטון הפחד והאימה למשול בהם. עכשיו הגיע תורכם, ומי שלא עושה את זה הוא פשוט שותף לפשע, ושלא יטען שבאים אליו והורגים אותו. אגב, האביב הערבי הביא מהפכה שהעלתה את מורסי עם האחים המוסלמים. עם האחים, אבל גם זה לא שרד. כשהם סבלו, הם העיפו אותו. זה לא שרד בלי התקוממות על ידי הפיכה צבאית. הפיכה, לא משנה, אבל תוניס? לוב?

כשהם רוצים, הם יודעים להתקומם. ואם הם רוצים עכשיו, ברגע הזה, הם מתקוממים ויהיו פחות הרוגים, ויהיה טוב יותר להם ולנו. ולסיום אני רוצה להגיד, יושב-ראש התנועה שלנו בחר במשרדים חברתיים, ולא סתם. כמפלגה חברתית הוא בחר במשרדים חברתיים, וזה היה חשוב בשגרה ועל אחת כמה וכמה חשוב בתקופת החירום. המשרדים החברתיים שלנו עומדים בחזית האזרחית, עושים ככל יכולתם בנושאי הבריאות, הרווחה,

ובמיוחד ידידי השר מלכיאלי בנושא הקבורה והפינוי. מטעם חמ"ל הכנסת מינו אותי לעזור למשפחות בנושאים האלה. באמת כל המשרד התגייס לטובת אותן משפחות. חברות קדישא, היו למשפחות בקשות להיקבר במקום מסוים, ועשו הכול כדי למלא את בקשתן. תהא נשמתם של הנרצחים צרורה בצרור החיים, ובעזרת השם, עם ישראל חי, ואנחנו ננצח.

תודה רבה. אנחנו לא נחכה לתשובת סגנית שר האוצר, כי היא לא נמצאת, וכנראה היא רוצה שנצביע מייד. ניגש להצבעה. אנחנו מצביעים עכשיו על הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לעניין חוק התקציב לשנת 2024, חרבות ברזל). מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

להעביר את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לעניין חוק התקציב לשנת 2024, חרבות ברזל) לוועדת הכספים התקבלה.

בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק-יסוד: משק המדינה (הוראת שעה לעניין חוק התקציב לשנת 2024) אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת

חברי הכנסת,

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה,

(אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את הצעת החוק.

הצעת החוק תביא להארכה אוטומטית בשלושה חודשים של אישורים רגולטוריים שפקעו בין היום שבו פרצה המלחמה, 7 באוקטובר,

הוראת השעה הזו היא אכן הוראה דחופה, היא הכרחית בתקופה שבה אנחנו נמצאים. יש לומר שההסדרים שמוצעים בה הם לא חדשים, הם מתבססים במידה רבה על הסדרים שנקבעו בחוק דומה שנחקק בתקופת הקורונה, ובאמת הוכחו כמועילים וככאלה שסייעו להתמודד עם חוסר הוודאות שהיה אז. אני רוצה להודות למי שעסק בעבודה המקצועית על הצעת החוק, בפרט למחלקה הכלכלית בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד מאיר לוין, לרשות האסדרה במשרד ראש הממשלה בראשות יושב-ראש הרשות יואל בריס, וכמובן לכלל משרדי הממשלה שהיו שותפים למהלך הזה. אני רוצה גם לומר, אדוני היושב-ראש, שההצעה הזו היא חלק ממכלול שלם של צעדים שאנחנו עושים כדי להביא לדחיית מועדים במקרים שבהם הדברים דרושים. כבר הבאנו לכאן את הצעת החוק שעסקה בדחיית מועדי חיובים ליחידים, הצעה חשובה מאוד שהסירה הרבה מאוד אי-ודאות בעניין הזה. אנחנו נמשיך ונעשה ככל יכולתנו על מנת להקל על הציבור בימים הקשים האלה ועל מנת להבטיח שנוכל לפעול גם בימים המורכבים האלה עד כמה שניתן בתנאים של ודאות ובדרך שתסייע למשק להיות בתפקוד המקסימלי האפשרי.

תודה רבה. יש לנו רשימת נואמים. חבר הכנסת דני דנון, איננו. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להשלים עוד משהו, הפעם זה יהיה קצר. אני רוצה להגיד שבתוך כל התגובות שקיבלתי ברשתות, גם בטוויטר וגם באינסטגרם, מה שהדהים אותי הוא שהיו שם כל כך הרבה נשים, נשים שנראות ליברליות מאוד, רואים לפי התמונה שלהן באינסטגרם, הלבוש שלהן. כמובן, זכיתי גם לשיתופים של כל מיני תומכות BDS וכאלה.

וכמובן, איך אפשר שלא, היא לא שיתפה אותי אלא שיתפה את ההגנה על עזה, הילדה המבולבלת הזאת, גרטה או איך שקוראים לה. באמת, אני לא יודעת אם זה בלבול, אני לא יודעת אם זה טמטום. מה גורם לאישה ליברלית שתומכת בזכויות אדם לבוא ולקחת את הצד, באמת, מחבלים זו כאילו מחמאה לאנשים האלה, למפלצות האלה, שהגיעו ועשו לנו טבח. והייתי חייבת להסתכל על הפרופילים. אבל אני רוצה להגיד להם, כי הבנתי שכנראה יש פה כאלה שמשתפים אותנו שם, שהג'יהאד הזה מגיע גם אליהם. בסוף שני אוהדי הכדורגל השבדים שנרצחו בבלגיה, מה שצעק המחבל זה "אללה אכבר" לפני שהוא רצח אותם. המורה הצרפתי, אותו דבר, צעקו "אללה אכבר" ורצחו גם אותו. הג'יהאד הזה לא מסתיים שם. מסתבר שבאוסטרליה השבוע צעקו gas the Jews, gas the Jews, אותם האסלאמונאצים האלה ליד בית האופרה בסידני. אני כבר לא מדברת על המרצה הזה באוקספורד בארצות הברית שאמר שהוא מתרגש מהמראות. כל האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית המפלצתית הזאת תבוא גם לדלת שלכם, תבוא גם אליכם. התמיכה הבלתי-מסויגת של אנשים שקוראים לעצמם דמוקרטים במפלצות האלה, שביצעו טבח, ששרפו, שאנסו, היא בלתי מתקבלת על הדעת. לקחת את הצד של החמאס בסיפור זה להיות בצד הגרוע של ההיסטוריה. כל הבושה הזאת זו פשוט בושה לאנושות, אין לי מילה אחרת, פשוט תתביישו לכם. אני רוצה לשאול אותך, סליחה. את אמרת שזאת שהייתה באו"ם למען האקלים, למען כדור הארץ,

הגרטה הזאת או איך שקוראים לה. אז מה היא, Free Gaza. מה היא כתבה שם? שהיא לוקחת את הצד של חמאס. היא בעד החמאס. בעד החמאס. לכי, היא בחיים לא תשמע אותי,

לכי תנסי לעשות איזשהו מצעד למען האקלים שם. הכי מוזרים הם הקווירים, שזה פחות התחום שלך, זה יותר התחום שלי, זה כל מה שקשור ל-LGBT, לזכויות של הקהילה. תנסו לעשות מצעד, תראו מה עושים שם להומואים. באמת, אנשים איבדו את זה. אם תראה את הנשים שכתבו עליי, עזוב, אני לא רוצה להגיד מה כתבו,

אבל איך שהן נראות, לא היית מאמין לעצמך שהן תומכות חמאס,

הכול נשבר כאן בשבועיים האלה. אנטישמיות.

אסלאמיסטיות אנטישמיות. תודה רבה. חברת הכנסת מיכאלי, איננה, חבר הכנסת רול, איננו.

הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד 2023, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה.

בבקשה, חבר הכנסת עמאר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, קודם כול אני רוצה להשתתף בצערן של המשפחות שאיבדו את יקיריהן ולאחל החלמה מהירה לכל הפצועים וחזרתם של החטופים והשבויים הביתה כמה שיותר מהר. אבל אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות ששר המשפטים נמצא איתנו כאן. אדוני שר המשפטים הוא לא שומע אותי. אדוני שר המשפטים, אם אתה שומע אותי, חשוב מאוד מה שאני הולך להגיד עכשיו, כי אני קיבלתי עשרות טלפונים מאנשי מילואים דרוזים עכשיו. עשרות טלפונים, לא אחד ולא שניים. עשרות טלפונים מאנשים שנמצאים עכשיו בחזית הדרומית או הצפונית ומקבלים הביתה צווים מינהליים של 300,000 שקל על בנייה בלתי מורשית לא בלתי חוקית, על קרקע פרטית שלהם, והמקום שגרים בו הילדים שלהם, ועכשיו הם נמצאים בחזית. חלק גם מקבלים צווי הריסה, אדוני היושב-ראש. בזמן הקשה הזה, בזמן שכולנו נלחמים, בזמן שכל מדינת ישראל מגויסת, אותם צעירים שבנו את הבית שלהם על הקרקע הפרטית שלהם מקבלים צווים מינהליים ב-300,000 שקל וצווי הריסה. לכן אני פונה אליך, שר המשפטים יריב לוין, ואני מבקש ממך, זה בסמכות שלך, אנחנו בזמן מלחמה, להקפיא את הצווים האלה, גם צווי ההריסה וגם הצווים המינהליים של הקנסות. את שניהם אתה יכול לעשות, ואם אתה לא יכול לעשות את זה בהוראה, תביא את זה כחקיקה ותקפיאו את הנושאים האלה, כי האנשים האלה נלחמים עכשיו למען המדינה, והם רוצים לחזור לבית שלהם, לא רוצים להגיע לבית הרוס. תודה רבה. חברת הכנסת סלימאן, איננה, חבר הכנסת עמית הלוי, איננו, חבר הכנסת איימן עודה, איננו. חבר הכנסת עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום בוועדות התקיימו דיונים רבים על טיפול והתמודדות עם השלכות המלחמה. בתחילת הבוקר גם פורסמה על ידי רשות המיסים רשימה, מושג חדש, לפחות אני הכרתי אותו רק היום, יישובי ספר שזכאים לפיצוי על נזקי מלחמה וגם על נזק עקיף. בהסתכלות על הרשימה שפורסמה על ידי רשות המיסים אין אף יישוב ערבי בדואי בנגב. זה מצטרף לעוד מהלכים בשבוע האחרון שיזמה הממשלה להקלות במיגון בנגב ובכל הארץ. כל ההקלות שמדברים עליהן כרגע שאושרו בוועדה הארצית לתכנון ובנייה לא מתייחסות לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. בנגב יש 35 יישובים, כפרים לא מוכרים, שחיים בהם כ-120,000 אזרחים שלא זוכים לשום הכרה מהמדינה, לא בשגרה ולא בחירום. כשמדברים על הנגב היום, משום מה האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב לא נכללת בכל התוכניות של הממשלה שמטפלות בנזקי המלחמה, למרות שהחברה הערבית הבדואית בנגב שילמה מחיר כבד במלחמה הזו, גם הרוגים, גם פצועים, גם נעדרים וגם טילים שנופלים עד רגע זה על יישובים ערבים בדואים בנגב. מבחינת הממשלה, משרדי הממשלה, האנשים האלה לא קיימים ולא זוכים לשום התייחסות. אמרנו עד עכשיו שהמדינה, הממשלה, לא מכירה ביישובים הערביים הבדואיים בנגב, במצב היום, במלחמה, הממשלה מפקירה את היישובים הערביים הבדואיים בנגב. הגיע הזמן, גם בשעת חירום וגם בשעת מלחמה, להכיר בכפרים הערביים הבדואיים בנגב, להכיר בהם ולתת להם את כל השירותים שכל יישוב יהודי בנגב זוכה להם. אי-אפשר להמשיך עם מדיניות של אפליה ולראות באנשים סוג א' וסוג ב'. אנחנו אזרחים שווים. יש להכיר בכפרים מיידית. על הממשלה לספק מיגון מיידי לכל הכפרים הלא-מוכרים בנגב.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת גלעד קריב.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאחר שחברתנו מירב בן ארי הביאה כאן על הדוכן הזה את אחד מן הסיפורים הקשים מקיבוץ ניר עוז, אני אבקש שנקיים כולנו את בקשתו של אביו של אוהד מונדר זכרי בן התשע, שחוגג היום את יום הולדתו. אוהד נחטף ככל הנראה לעזה יחד עם אימו קרן ועם סבו וסבתו. הבן והאם הגיעו לבקר את הסב והסבתא בקיבוץ ניר עוז באותו סוף שבוע של חג שמחת תורה. הדוד רועי נרצח ונטמן. האב, שנשאר בכפר סבא, ביקש היום מכל חבריו של אוהד ומכל אזרחי ישראל לציין את יום הולדתו. אנחנו כולנו נושאים תפילה שיתקיימו באוהד ובכל יתר החטופים והנעדרים דברי הנביא ירמיהו: "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם ה' ושבו מארץ אויב". וגם שיתקיימו באוהד, בסבו ובסבתו דברי הנביא זכריה: "כה אמר ה' צבאות עֹד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ואיש משענתו בידו מרוב ימים ורחֹבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחֹבֹתיה". ומי ייתן והנבואה על ירושלים תתגשם במהרה בשבילי נחל עוז, כפר עזה,

ניר עוז וכל הקיבוצים והמושבים, וברחובותיה של העיר שדרות.

אנחנו חושבים עליך, על אימך, על סבא ועל סבתא, ומי ייתן ונוכל לחגוג יחד איתך ועם משפחתך בקרוב מאוד. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב, איננו, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, איננו, חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו, חברת הכנסת טלי גוטליב? יש עוד סבב, נכון? בסבב האחרון. מוותרת, חבר הכנסת עודד פורר, מוותר. השר רוצה להשיב או שאפשר להצביע?

השר יריב לוין ישיב. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, רק לומר, לדברים של חבר הכנסת חמד עמאר: 1. כפי שגם אתה יודע, הסמכות בנושא של מה שמכונה חוק קמיניץ וכל מה שקשור בטיפול בעולמות של בנייה בלתי חוקית וכו', אינה נמצאת בידיי. המחלקה שעוסקת באכיפה של העניין הזה, כפי שאתה יודע, כי אתה היית שר במשרד האוצר, לא נמצאת במשרד המשפטים אלא דווקא במשרד האוצר. ולכן, בכל הכבוד, אני יכול לעסוק ויש לי סמכות בנושאים שהם בענייני משרדי.

אני כן מציע שככל שבאמת, אינני יודע אם זה המצב, אבל ככל שיש באמת מקרים של הודעות כאלה שנשלחו לאחר שהמלחמה פרצה, נמצאת פה סגנית השר וולדיגר בבניין כל הזמן. אפשר לפנות בעניין הזה, אני בטוח,

אולי ישירות ללשכת שר האוצר, להביא בפניו את הדברים האלה. מעבר לזה שגם כך יש עצירה של מועדים וכו', אני חושב שאין ספק שתוך כדי המלחמה הדבר הזה ראוי לבדיקה ולבחינה, ואני בטוח שהיא גם תיעשה. כך שאם יש מקרים נקודתיים שבאמת קרו אחרי המלחמה, פשוט תרכז אותם, תפנה אותם לשם, אני בטוח שגם תקבל מענה. אבל אני חושב שחשוב לדייק ולא,

להטיל לפתחו של שר דבר שפשוט איננו בסמכותו. זה המצב, ואתה מכיר אותו יותר טוב מכל אחד, כמי שכיהן כסגן שר במשרד האוצר. לסיכום, חבר הכנסת עמאר, אנחנו רוצים לעזור לכולם, צריכים לעזור לכולם במצב הזה, ואני מציע שתרכז את הפניות האלה ופשוט תעביר אותן ליחידת האכיפה דרך השר, על מנת שיינתן מענה לדברים.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ"ד 2023, בקריאה ראשונה. ההצבעה אלקטרונית. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ"ד 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 19 חברי כנסת בעד,

אני קובע כי הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים,

התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת

חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת,

חוק המקרקעין (תיקון מס' 38) (הרחבת בנייה לשם הקמת מרחב מוגן בבית מורכב), התשפ"ד 2023, לקריאה ראשונה.

סעיף 71ב לחוק המקרקעין קובע כי ההסכמה

החלטה שעניינה הרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי או קומתי טעונה הסכמה של מי שבבעלותם 60% מהדירות. המטרה, הצעת החוק

אני חושב שהאיזון שמוצג כאן הוא בסך הכול האיזון הנכון. אבל שוב אני אומר, יהיה צריך להיכנס לפרטים בדיוני הוועדה, ויכול להיות שנקבל משם רעיונות שיוכלו גם לשפר את ההצעה, שבהחלט יצאה מורכבת, אבל אני חושב שהיא חשובה מאוד בימים אלה. אני מבקש את אישור הכנסת בקריאה הראשונה, תודה. תודה לכבוד השר יריב לוין. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת דני דנון, איננו. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, זה הנאום האחרון שלי להיום, אבל חשוב לי להקריא לכם אותו, כי קראתי אותו בסוף השבוע בידיעות אחרונות ואני חושבת שכולם צריכים לשמוע את מה שדרור פויר כותב: "הרבה דברים השתנו בי בשבועיים האחרונים, כולל העמדות הפוליטיות שלי. בעיני עצמי אני איש מרכז, אבל בטח יהיו כאלה שיתארו אותי כשמאל. האמנתי, אם לשאול עוד ציטוט משלום חנוך, שהאויב שלי בעזה הוא בסך הכול בשר ודם בדיוק כמוני, לא מאמין לאף אחד כמוני בדיוק, אדם שיכול להיות אוהב שלי אם רק אושיט לו יד. חשבתי שסך הכול כולם מעבר לגדר רק רוצים לחיות,

האמנתי שאפשר לצמצם את הקיצוניות ואת השנאה, שהקלה והכלה ומקומות עבודה הם הדרך לעתיד טוב יותר, שמשא ומתן עקיף עדיף על כלום, שמזוודות עם כסף עדיפות על טילים. "ובכן, לא עוד. כן, הוא בשר ודם האויב שלי, כמובן, אבל הוא לא כמוני ואני לא כמוהו. בבוקר שבת 7 באוקטובר נחצה גבול האנושיות ונשרפו כל הגשרים. זו לא הייתה התנגדות לכיבוש, זה לא היה בגלל המצור וגם לא בגלל אל-אקצא. זו הייתה שנאה עמוקה, תהומית, מעוותת, צמאת דם, והשתתפו בה לצד מחבלים מאומנים גם אזרחים והמון, שביצעו זוועות שאי-אפשר היה לדמיין עד אז. לא האמנתי, אני מודה שלא האמנתי שהם יכולים להתנהג ככה. ואחרי שכך היה, שום דבר לא יכול לחזור להיות כרגיל. לעולם לא אאמין להם יותר. אחרי ההונאה הזו, איך אפשר יהיה לבטוח בהברה אחת שתצא להם מהפה? כמה הם רימו אותנו, כמה שיקרו לנו? "הוא לא כמוני, האויב שלי. מבחינתי, אני כבר לא יודע איך לדבר על חפים מפשע בעזה כשיותר מ-1,300 חפים מפשע נטבחו. אני לא יודע איך לדבר על בלתי מעורבים כשהם מפציצים בתי חולים. שמעתי כל כך הרבה פעמים שתושבי עזה 'שבויים בידי חמאס', וכמעט האמנתי, עד שראיתי את הסרטונים של חטופות וחטופים ישראלים בעזה והעזתים לא נראו מי יודע מה 'שבויים' בידי חמאס, להפך, הם היו נראים צוהלים, ואם הם באמת שבויים,

מסרו מידע על חטוף אחד,

הצביעו על מקומה של זקנה אחת, תדאגו לתרופות לחולה אחד, בואו נראה. כל עוד יש תינוק אחד שלנו בעזה, אלה ה'שבויים בידי חמאס', היחידים שמותר לדבר עליהם. האם תושב שדרות חף מפשע פחות מתושב עזה? ברור שלא, ליבי, אני מודה, נאטם לסבלותיהם של תושבי עזה. כשמאלן לייט קשה לי לחשוב את המחשבות האלה, ודאי לכתוב אותן, אבל מה עוד נותר. אחרי מה שקרה, המשבר ההומניטרי היחיד שאכפת לי ממנו כרגע הוא המשבר שלנו. ואם העזתים באמת 'שבויים בידי חמאס', הרי שכל המערכה הזאת תהיה, לטובתם, לא? סוף סוף היא תשחרר את העזתים ותאפשר להם להיות ההונג-קונג של המזרח התיכון,

" כמו שהם תמיד חלמו, להפוך את עזה לגן עדן לנשים וללהט"בים כמו שהם תמיד רצו עד שבא חמאס ושבה אותם".

חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, היום התקיים דיון בוועדת הכספים שבו היה אמור משרד האוצר להציג את המתווה של הפיצויים לנפגעים מהמלחמה. מי שבא להציג את המתווה, לא שר האוצר, לא המנכ"ל שלו, אפילו לא ראש אגף תקציבים ולא החשב הכללי. אבל הופתעתי לראות גם שם את שר הכלכלה, שהגיע גם הוא עם מתווה משלו. אבל מה שהתברר, אדוני היושב-ראש, שהמתווה שהוצג היום לכנסת ולוועדת הכספים, בכלל לא דנו בו בממשלה, לא דנו בו בקבינט החברתי-כלכלי. זה מתווה של משרד האוצר. והמתווה של שר הכלכלה נוגד לגמרי את המתווה של שר האוצר. יש ממשלה אחת שלא יודעת להביא החלטה על מתווה ביצועים בזמנים קשים כאלה? אני לא מצליח להבין. אני ישבתי שם, שמעתי את הסבל של האנשים. בא לך לבכות שם ממה שסובלים האנשים, שרוצים לקבל את הפיצויים, רוצים להמשיך לחיות. אפילו על נושא של בתי מלון של המפונים, ראש רשות מקבל פתק שמפנים את התושבים שלו מבית המלון, ואז יושב-ראש ועדת הכספים צריך לצאת החוצה, לעשות טלפון ולחזור, להגיד לנו שאף אחד לא יצא מבית המלון. ממשלה צריכה לעבוד בזמנים קשים כאלה. קבינט חברתי-כלכלי צריך להתכנס יום-יום, להחליט החלטות, לתת תוצאות. האנשים בלחץ, רוצים שיהיו להם דברים ברורים, מה הם מקבלים, כמה הם מקבלים. אני לא רוצה לדבר על זה שאנחנו מדינה שכל הזמן במלחמות, במבצעים, באירועים קשים. היה צריך להיות לנו, לא מתווה, היה צריך להיות נוהל ברור, בלחיצת כפתור היה צריך לעשות את הכול, אבל אין לנו את זה. אני רוצה להגיד כאן גם לשר האוצר, גם לממשלה, כל הענפים במדינת ישראל נפגעו. לא צריכים להגיע התעשיינים, המייצגים של התיירות, המסעדות, כל ענף לבוא לבד. כולם נפגעו. ולא צריך להגיד 07, 09, 020, כי מי שמגיע מהצפון מרגיש את זה, ואני מרגיש את זה. שלוש שעות היה לוקח לי להגיע ביום שני בבוקר,

שעה וחצי אני כאן בכנסת. כי אנשים לא הולכים לעבודה, תודה רבה. ויש לנו גם הרבה אנשים מגויסים למילואים. אנשים שנמצאים במילואים צריכים שיהיה להם ביטחון כלכלי, שידעו שהם יכולים לשלם את המשכנתה. ואם צריך לדחות את המשכנתאות, צריך לדחות את המשכנתאות. הם צריכים להיות מרוכזים במלחמה ולא בדברים אחרים.

חברת הכנסת סלימאן, איננה, חבר הכנסת הלוי, איננו, חבר הכנסת איימן עודה, איננו, חבר הכנסת אחמד טיבי,

מוותר, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת גלעד קריב, איננו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, איננו, חבר הכנסת יוסף טייב,

חבר הכנסת אלהואשלה,

חבר הכנסת אבוטבול, איננו. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. שלום לעם ישראל, אני גזרתי על עצמי עד אחרי המלחמה לא לחפש אשמים, לא להתעסק בפוליטיקה, לא מי יותר, לא מי טעה, לא מי אמר, לא אמרתי לכם, כן אמרתי לכם. זה לא על השולחן. יש לנו מטרה אחת בלבד, והיא לשמור על חוסנה של מדינת ישראל ולהחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל,

אבל אני זאת אני, והממשלה זאת ממשלה. הממשלה מחויבת בזמן מלחמה, על שריה, להסתכל לציבור בעיניים ולהסביר לציבור מדי יום מה היא מחליטה ומה היא מקדמת ובמה היא מתקדמת. אני אתן לכם הסברים קטנים, ואני מצפה מהשרים לעשות את זה, כל שר,

אחת, אני אומרת, נתחיל בראש הממשלה. אם ראש הממשלה ייתן לי הסבר איך אני יכולה להיות שקטה,

אני סומכת על כך שכולם רוצים את אותה מטרה. אבל אם ראש הממשלה, ממשיכים לשבת סביבו אותם אנשים שאחזו באותה פרדיגמה עד 7 באוקטובר, אותה פרדיגמה שאומרת: אנחנו נשלם לרשות הפלסטינית והרשות הפלסטינית תמגר את הטרור, כל מי שהדבר ההזוי הזה הניח את דעתו ולא תהה על זה ולא אמר שום דבר לעומתי לא יכול להמשיך לשבת ולתת עצה. אני מפצירה בראש הממשלה כמו שאני מפצירה ברמטכ"ל, להקיף את עצמם באנשים שחושבים אחרת, להדק את עצמם ולדייק את עצמם לקראת המטרות. זה באשר לראש הממשלה. באשר לממשלה עצמה, אם אתם מחליטים לשבור מצור, ושבירת המצור היא הייתה בעיניי החלטה איומה, כי בלי רעב וצמא אצל האוכלוסייה העזתית לא נצליח לגייס משת"פ, לא נצליח לגייס מודיעין, לא נצליח לשחד אנשים באוכל,

כדי להשיג מודיעין, ואנחנו יודעים שמציאת החטופים היא מטרה עליונה וסופר-חשובה לצד מטרות הלחימה, אז אם שברתם את החלטת המצור, אל תסתפקו ותגידו לנו "ביידן". לא, אתם צריכים להסביר את עמדתכם שלכם, ומדי ערב לשלוח שר בממשלת ישראל לדברר את העשייה של הממשלה.

משתלטת על השיח הישראלי תעמולה תבוסתנית,

היא עבירה פלילית בפני עצמה, משתלטת על השיח הציבורי תקשורת שלא גזרה על עצמה להשכין שלום בינינו, שלא גזרה על עצמה להיות, לא גזרה על עצמה שלא ללבות ריב, שיסוי ומדון. לכן אני מפצירה בחבריי מהממשלה: צאו לציבור, הסבירו את מהלכי המלחמה הללו, הסבירו את מטרות המלחמה הגלויות, הסבירו את הצעדים הגלויים, כי אני יודעת שאנחנו נפעל נכון, אבל לפני הפעולה הנכונה, שתימדד בתוצאה, אנחנו נמדדים מדי יום. פה אני רק מבקשת לחזק את חיילינו הגיבורים, ובשמם, גם בשם הבן שלי שנמצא בצו 8 משבת ואח שלי ואפילו אבא שלי, אני מפצירה בממשלה לא לפחד ליזום. ליזום, ליזום וליזום. זה שינוי שלם של תפיסת לחימה בעת הזאת. אני מצפה ליוזמה.

השם ישמור את חיילינו הגיבורים, שנעמוד כאן באמת בבשורות טובות ובחזרת החוסן של המדינה האחת הזו שלנו, האחת ואין בלתה.

כל יום שעובר עיני אומות העולם נישאות אלינו, עיני אויבינו נישאות אלינו, ואסור לנו להפסיד במערכה של התודעה אפילו יום אחד. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אם יש נקודת אור בתוך החושך הגדול הזה, זה באמת הדור הצעיר. הדור הצעיר, שבבוקר השבת השחורה קפץ מהמיטות, הוזעק והזעיק את עצמו לשטח, נסע, עטה על עצמו נשקים, ובשארית כוחו התחיל לנהל באופן עצמי את המערכה הזו, שנכפתה עלינו. אלה באמת מפקדי ומפקדות השטח. הדור שאנחנו קראנו לו "דור הטיקטוק", אלה שהולכים כעת לקטוף את עגבניות השרי מהמטעים, המכינות שנמצאות בכל מקום, אוספות את ילדי המפונים ונותנות שיעורים כאלה ואחרים כדי לקדם באמת את הילדים ולעשות להם מיני מסגרות חינוך, זו נקודת האור שלנו. אבל הדור הזה רוצה משהו אחד: הדור הזה רוצה להסתכל למעלה ולראות למעלה אנשים ראויים, אם זה בצבא ואם זה בהנהגה המדינית. כשהדור הזה מסתכל למעלה יש לו ציפייה אחת, ציפייה מרכזית ובסיסית בעיניי, ציפייה שמצופה ממנהיגים, ממפקדים: קודם כול, כדי להיות ראויים להנהיג ולהוביל את אותו דור צעיר צריך לעשות דבר בסיסי אחד, שעשה אותו הרמטכ"ל, עשה אותו ראש אמ"ן, עשו אותו מפקדי הצבא, להגיד: אנחנו נושאים באחריות, האחריות היא קודם כול שלנו. אחריות זה כמו המילה "אחריות", זה מאל"ף ועד תי"ו. אחריות נותנת את הלגיטימציה להגיד "אחריי". זו הזכות שקנו לעצמם המפקדים בצבא, זו הזכות שעדיין לא קנו לעצמם המפקדים בהנהגה המדינית, זו הזכות שכל כך מצופה ממנהיגות כשהמדינה נמצאת במשבר.

אחריות זה הדבר הכי בסיסי כדי לקבל לגיטימציה להובלה ולהנהגה, בטח בשעת חירום. אז לכל שדרת הפיקוד, מהצבא ועד לדרג המדיני וכלה בראש הממשלה, ואולי במיוחד אליו, אני פונה בדרישה להיות ראויים להוביל את אותם חיילים שנמצאים עכשיו בפאתי עזה ובכניסה לצפון, לעמוד ולהסתכל למציאות נכוחה בפנים, ולהגיד: אנחנו רוצים להיות ראויים לכם, אנחנו לוקחים אחריות. תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, אתמול השתתפתי בהלוויה של לוחם צה"ל, הלוויה עצובה של עומר בלוה מהרצליה, זיכרונו לברכה. עומר, יחד עם משפחתו, ההורים סיגל ואיל, עלו לישראל ממרילנד, רוקוויל. עומר התגייס לגולני, התגייס לשירות משמעותי. עומר סיים שלוש שנות שירות, שירות משמעותי מאוד, ויצא לטיול הגדול עם חברתו אודליה. כאשר פרצה המלחמה מצאה המלחמה את עומר שוהה במרילנד ארצות הברית. הוא התקשר לאביו ולחץ עליו למצוא כרטיס טיסה בחזרה לישראל. עומר שכנע את אביו איל לקנות כרטיסים ולהטיס אותו לארץ. הוא שכנע את אביו שהוא חייב להיות עם חייליו. עומר הגיע לפני שבוע לארץ, התחייל ועלה עם חטיבת אלכסנדרוני לגבול הצפון. טיל נ"ט של ארגון הטרור חיזבאללה, יימח שמם, השיג אותו. עומר נהרג במקום. עומר אות ומופת לחינוך ציוני. דוגמה אישית. יכול היה להמשיך ולשהות בארצות הברית, התעקש להגיע לארץ ולהצטרף לחבריו. איל, סיגל ושלושת האחים, בני משפחת בלוה היקרה, מחבק אתכם אל ליבי. ביום חמישי הלכתי לנחם את משפחתם של הדר ואיתי שנרצחו על ידי חיות אדם. בדרך נס התאומים בני העשרה חודשים נשארו בממ"ד וניצלו. התאומים שרדו 12 שעות. במהלך השיחה הגיעו שני התאומים לדירה שבה ישבה המשפחה שבעה. ראיתי אותם זוחלים וצוהלים ומושיטים את ידיהם לאוויר, כאילו מבקשים עזרה. נשברתי, עזבתי את הדירה. הסיוט ליווה אותי כל הלילה. שנתי נדדה. אין מחילה, אין כפרה על הזוועות שעשה ארגון המרצחים באזרחי מדינת ישראל. לא נשקוט, לא ננוח עד אשר החטופים יוחזרו הביתה. זו המטרה העליונה. לא עת תוכחה וחשבון על מחדלי הממשלה הזו והגורמים שהביאו אותנו למצב הזה לאורך עשרת החודשים שחלפו. יש כרגע אויב משותף לכולנו: השמדת חמאס מעל פני האדמה.

יש שר שרוצה להשיב? אנחנו ניגש מייד להצבעה, כי שר המשפטים איננו. אפשר לגשת להצבעה.

שר צריך להיות פה. לא, יש שר, אבל הוא לא משיב. אנחנו ניגש מייד להצבעה.

אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 38) (הרחבת בנייה לשם הקמת מרחב מוגן בבית מורכב), התשפ"ד 2023, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 38) (הרחבת בנייה לשם הקמת מרחב מוגן בבית מורכב), התשפ"ד 2023, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 16 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים,

אני קובע כי הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 38)

בנייה לשם הקמת מרחב מוגן בבית מורכב), אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת,

בשל מצב המלחמה שבו מצויה מדינת ישראל בימים אלה, יש קשיים משמעותיים, מהותיים וטכניים כאחד, המונעים את קיום מערכת הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות במהלך תקופה זו. לאור האמור, מוצע בהצעת חוק זו, שיזמה הממשלה, לדחות את מועד הבחירות. הממשלה הציעה כי הבחירות יידחו בשלושה חודשים, ליום כ' בשבט, 30 בינואר 2024. במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית ועדת הפנים והגנת הסביבה החליטה לעשות שינוי בתאריכים ולאפשר מנגנון של דחייה בחודש אחד נוסף, וזאת על מנת למצות את האפשרות לקיים את מערכת הבחירות תוך הקפאת הליכים שכבר התקיימו. מדובר בעצם על מערכת בחירות שמוזזת כמו שהיא, לאחר כל שלבי ההכנה שלה, לאחר הגשת המועמדים, בהקפאה. מעבירים את זה או לשלושה או לארבעה חודשים.

הממשלה תהיה רשאית, בצו, לאחר שקיבלה את המלצתה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שהתקבלה ברוב של שלושה-רבעים מחבריה ובאישור, אישור בלבד, של הכנסת, לדחות את המועד החדש ליום י"ח באדר א' התשפ"ד, 27 בפברואר 2024,

בהגשת הצו לוועדה עד ליום י"ט בטבת התשפ"ד, 31 בדצמבר, כדי שיהיה מספיק זמן להיערכות לדחיית הבחירות למועד זה. בעצם קבענו מנגנון בחקיקה הזאת של התקופה הזאת, שנעה בין שלושה לארבעה חודשים. זאת עדיין תקופה שבה אפשר להקפיא את המצב הקיים, כי מעבר לזה אנחנו כבר נכנסים לעניינים נוספים של הזכות לבחור ולהיבחר, שינויים, פתיחת ספר הבוחרים וכו'. לכן עשינו שתי מדרגות, כדי שיהיה מצב שאפשר יהיה, אנחנו מתפללים כולם לישועת השם כהרף עין, ואנחנו מקווים שכך יהיה, אבל אם נוכל לעשות את הבחירות, יש חשיבות גדולה מאוד לכך שהבחירות ייערכו כמה שיותר מוקדם. אנחנו לא צריכים לתת מתנה לאויבינו שהליך כזה חשוב, הליך דמוקרטי חשוב מאין כמותו, הליך שבו הרשויות המקומיות בוחרות את מנהיגיהן, יידחה סתם. אז אנחנו עושים את כל המאמצים. לכן, הוועדה החליטה לשנות את ההצעה של הממשלה, בהסכמה של הממשלה, לאחר מכן, במהלך הדיונים. בנוסף, מוצע להבהיר כי אין צורך לחזור ולשוב על פעולות שכבר בוצעו לקראת מועד הבחירות המקורי, וכי כל פעולה שנעשתה כדין ובמועדה לקראת יום הבחירות המקורי לפני תחילתו של חוק זה, לפי הוראה בחיקוק הנוגעת לבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות ולכל עניין הכרוך בכך, תעמוד בתוקפה. כן מוצע ליצור רצף בין שתי תקופות הבחירות, הראשונה, שמוצע לדחותה,

הנגזרת מן המועד החדש המוצע, על מנת להימנע מחלל חקיקתי בתקופת הביניים שצפויה להיווצר ביניהן. לזה יש השלכה להרבה מאוד חקיקות. בזמן הדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה עלה, כפי שאמרתי בנאום הקודם שלי, על הפיצול, שההחלטה הזאת על שינוי המועד טומנת בחובה המון המון דברים חשובים, רגישים, אנושיים, אם זה בנושא של חל"ת, שאנשים מחויבים לצאת לחל"ת, והוועדה תיתן פתרונות לעניין הזה, אם בנושאים נוספים. אם ניקח נושא כל כך רגיש, כל כך אנושי, אנחנו יודעים ששני מועמדים נרצחו בטבח הנורא הזה שהיה, הוועדה מול משרדי הממשלה תביא בימים הקרובים את הצעת החוק המלאה, ושם נתקן גם את העניין הזה. לא יהיה מצב שמשפחתו של נרצח תצטרך להתעסק בחובות שנשארו או בהשקעות שהושקעו כשאותם אנשים, אנשי ציבור מיוחדים במינם, הקריבו את נפשם. כדי שנוכל לדון במכלול הנושאים, ניהלנו כבר שתי ועדות של שעות ארוכות והמון דיונים עם הצוות המשפטי וצוותים נוספים של הממשלה.

כדי לאפשר את המשך הדיון ללא צורך בהתחלה מחדש של תהליך החקיקה ועל מנת שלא לעכב את הקביעה העקרונית שעליה אנחנו מצביעים עכשיו, לפני שעה פיצלנו את החוק. אנחנו מאשרים כרגע את המועדים, כך שהחלק הנותר יישאר על שולחנה של ועדת הפנים ויובא לאישורה ולאישור הכנסת, כתוב לי פה "בהקדם האפשרי" בעזרת השם, ביום שני הבא. שם, בעזרת השם, נביא את כל הפתרונות יחד עם הסכמות שנגיע אליהן עם משרדי ממשלה. גם במקומות שבהם לא נגיע להסכמות, הוועדה תקבל את החלטתה, כדי שההליך הדמוקרטי הזה ייעשה בצורה טובה וכדי שלא נגרום לאנשים לחשוב אולי לפרוש מהמרוץ. עם כל מצב הרוח הקשה הזה היום, אם אנשים יראו שנופל עליהם עול כספי או דברים כאלה ואחרים בגלל ההארכה, זה התפקיד שלנו, כדי שההליך הזה ייעשה עד תום. אני מקווה מאוד שנוכל לעשות את זה באמת בעוד שלושה חודשים, ולכל המאוחר בעוד ארבעה חודשים. זה יהיה חלק מהניצחון של חזרה לשגרה אל מול אויבינו. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אני מודה לחברי הוועדה על הדיונים הענייניים. לכן,

השנייה והשלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה.

אכן, לחוק הזה אין הסתייגויות, אבל יש בקשות רשות דיבור. חבר הכנסת מלול, מוותר, חברי הכנסת עודה,

סלימאן ועטאונה, אינם. לכן, אנחנו ניגש מייד להצבעה בקריאה השנייה. מי בעד הצעת החוק בקריאה שנייה? מי נגד? מי נמנע? הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות. סעיפים 1 2 נתקבלו. 17 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת החוק לדחיית הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד 2023,

בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים.

הסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק אמנת הבנק האסייני לפיתוח, התשפ"ד

הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק אמנת הבנק האסייני לפיתוח, התשפ"ד 2023,

מדובר בהצעת חוק ממשלתית שמטרתה להרחיב את קשרי המסחר הבין-לאומיים באמצעות הצטרפותה של מדינת ישראל כחברה בבנק האסייני לפיתוח. מדובר בבנק שפעילותו כוללת הלוואות, מענקים וסיוע בפרויקטים בין-לאומיים בתחומי האנרגיה,

התחבורה וכיוצא באלה. בהתאם לאמנת הבנק, אשר אליו הצטרפה מדינת ישראל כחברה בשנת 2022, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע כי לבנק תהיה אישיות משפטית בישראל.

מוצע לעגן את המעמד, החסינות והזכויות הנלוות המפורטים באמנת הבנק ביחס לבנק ולנושאי המשרה בו, וכן לקבוע כי שר האוצר ייצג את המדינה לעניין חברותה בבנק, ידווח לוועדת הכספים של הכנסת אחת לשנה על פעילותו של הבנק והשקעותיו, ויביא לידיעת הממשלה תיקונים באמנת הבנק. לנוכח החשיבות הקיימת בפיתוח ובחיזוק הקשרים הכלכליים והמדיניים של ישראל עם מדינות אסיה, אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. כאן המקום להודות ליועצת המשפטית של הוועדה גב' שלומית ארליך ולמנהל הוועדה טמיר על העבודה ועל ההכנה של הצעת חוק זו.

חברי הכנסת, להצעת החוק הזאת לא נרשמו הסתייגויות וגם לא בקשות רשות דיבור. נעבור מייד להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק אמנת הבנק האסייני לפיתוח, התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

סעיפים 1

שמונה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. אתה יכול לצרף אותי? אני יכול להוסיף את חברת הכנסת יסמין

חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצעת חוק אמנת הבנק האסייני לפיתוח, התשפ"ד 2023, מי בעד? מי נגד?

עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי אמנת הבנק האסייני לפיתוח, התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים.

על סדר-היום החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה לבטל את משרד ההסברה. אני מזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת ושר במשרד המשפטים דוד אמסלם להציג את החלטת הממשלה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה לבטל את משרד ההסברה בהתאם לסעיף 31(ג) לחוק-יסוד: הממשלה.

מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זאת. תודה. אנחנו ניגשים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת דני דנון איננו. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני לא יכולה שלא להתייחס בדקה לאירוע המכונן של ביטול משרד מיותר, שמרגע שהוקם היה מיותר, לא עשה כלום חוץ מלהסית נגד אזרחי ישראל. טוב מאוד עשיתם. אתם מוזמנים לבטל לפחות עוד ארבעה-חמישה משרדים שאין להם שום היתכנות בתקופה הזאת. ידענו מההתחלה שהמשרד מיותר, ידענו שהוא לא עשה כלום, ועכשיו כל עם ישראל יודע. אני ממליצה לחברי הכנסת החרוצים מהקואליציה להתחיל להכין רשימה של כל המשרדים המיותרים ולהעביר את הכסף למפונים מאשקלון, משדרות, מתושבי העוטף, שזקוקים נואשות לכסף שלכם, ולא לכסף של התורמים.

סוף-סוף הממשלה עושה משהו טוב אחד היום: לבטל את המשרד המיותר הזה. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חבר הכנסת חמד עמאר,

חברת הכנסת סלימאן,

חבר הכנסת עמית הלוי, איננו, חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת טיבי,

חבר הכנסת טאהא, איננו. חבר הכנסת קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באופן שאולי יפתיע חלק מן הנוכחים אני מתכוון להצביע נגד הודעת הממשלה על ביטול משרד ההסברה. ולמה? כי יש פתגם שאומר "למי מראים חצי עבודה", ואנחנו מסרבים להיות החמורים שלכם. את משרד ההסברה אתם סוגרים?

מה עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי ומשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות ומשרד המורשת ומשרד ירושלים ומסורת ישראל ומשרד המודיעין? והמשרד שלך, השר המקשר, שר נוסף במשרד המשפטים, הרי אתם לא עושים כלום במשרד המשפטים, והשר לפיתוח אזורי. בבסיס התקציב מדובר במאות מיליוני שקלים, אבל כשמסתכלים בהסכמים הקואליציוניים שלכם, מדובר על מיליארדי שקלים. אז אתם תביאו לנו את משרד ההסברה? תתחילו לעבוד בשביל הציבור, שנמצא בחרדה, שנמצא בתחושת נטישה. גלית דיסטל נעלבה מראש הממשלה והתפטרה, אז אתם סוגרים את המשרד הזה? 38 שרים יש בממשלה הזאת, מתוכם 33 שרים במפלגות הקואליציה המקורית. איך אתם לא מתביישים? ואת זה אתם מביאים, ביטול משרד ההסברה עם 26 מיליון שקלים תקציב. תודה שהעברתם את התקציב שלו למינהלת לשיקום עזה. ומה עם 15 מיליארד ש"ח של כספים קואליציוניים, שרובם המוחלט הוא למגזרים ולצרכים סקטוריאליים? את זה אתם לא חושבים להעביר לשיקום עוטף עזה ולשיקום הכלכלה הישראלית? ואם כבר מדברים על הסברה, בואו נדבר על ההסברה: שמונה חודשים נתניהו לא מינה מנהל וראש למערך ההסברה הלאומי, הוא לא מצא את הפוליטיקאי החנפן למשימה, אז הוא לא מינה. אולי מישהי או מישהו לא אישרו לו את המינוי. וגם עכשיו, אחרי שגלית דיסטל אטבריאן התפטרה, מי בדיוק מנהל את ההסברה הממשלתית במציאות הקשה הזאת? השר שיקלי ואולי משרד החוץ ואולי מערך ההסברה הממשלתי. אנחנו לא מוכנים לשתוק, יש לנו תפקיד כאופוזיציה, ואל מול חדלון האישים שלכם וחוסר התפקוד שלכם אנחנו נממש את חובתנו כחברי אופוזיציה, נגבה אתכם במה שראוי לגבות, אבל נייסר אתכם בשוטים ובעקרבים על ההזנחה הפושעת שלכם את אזרחי ישראל. תתביישו לכם. השר אמסלם, אתה היית אמור לעלות לכאן ולהודיע שאתה מתפטר בעת הזאת, שר נוסף במשרד המשפטים שלא מתפקד.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חבר הכנסת משה אבוטבול,

עד שלוש דקות לרשותו של אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בימים אלו, כאשר כל המדינה כולה נמצאת לצערנו במלחמה על הקיום של העם היהודי שלנו לאחר הטבח הנורא, כל העולם כולו ראה את זה ורואה מה נמצא מולנו, מי אותם האנשים שאנו נמצאים מולם ומתמודדים איתם במשך עשרות שנים. וכל העולם גם מגבה אותם. נותנים גיבוי מלא לממשלה, שעושה צעדים מתוך אחדות ואחריות, דבר שנדרש ביותר במהלך כל השנה, אבל קל וחומר בעיתות חירום. בימים כאלה, שבהם נדרשים לכמה שיותר אחדות בעם היהודי, אחדות ישראלית, אחדות יהודית, רק על ידי זה אנחנו נוכל לשרוד מול כל האויבים צמאי הדם, ומאידך גם להכות באגרוף ברזל את כל הטרור והחמאס. בין כלל המגזרים שאנו עושים כל מאמץ לחזק אותם, להשיב לשגרה את העשייה היום-יומית שלהם שם, הם אותם החקלאים היקרים, שלצערנו בגין הטרור הופסקה כל הפעילות שלהם, ואלפי עובדים זרים שבו לארצם והותירו את השדות, את היבולים, את עצי הפרי, ללא מענה. החקלאים נאנקים וזועקים לידיים עובדות ועוזרות, כדי שיוכלו לספק לנו, שלנו יהיו במדפים אותם פירות וירקות ושאר התנובה הנדרשת. לכן אני שמח שאכן הממשלה, ובעיקר השר שלנו, שר החקלאות מר אבי דיכטר, וצוות המשרד הבכיר פועלים רבות להבאת עובדים זרים מכל העולם כדי להשלים את החסר, להביא בכך סיוע לחקלאים היקרים. אבל ייקח בפועל עוד קצת זמן עד שזה יקרה. וכאן אני יוצא בקריאה: את אחיי אני מבקש. אני מבקש מכלל אזרחי המדינה היקרים שלנו לסייע לנו, כדברי דבורה הנביאה: "המתנדבים בעם ברכו ה'". חשוב לנו לתת כתף לעניין. צעירים או מבוגרים המעוניינים לסייע בהתנדבות לחקלאים היקרים, מוזמנים ליצור איתנו קשר, להשתלב בעבודות הקטיף, בשאר התחומים הנדרשים לחקלאים היקרים שלנו. במשרד החקלאות יש חמ"ל עם עשרות תחומים שבהם אנחנו מסייעים לחקלאים היקרים. אבל הדבר הנדרש ביותר כעת לחקלאים הוא ידיים עובדות ומסייעות, הן על ידי מתנדבים והן על ידי פישוט הליכים להשבת עוד ועוד עובדים זרים מכל העולם לבוא למשימה החשובה הזו. בסיום דבריי,

כמו כל העם כולו, מחזקים את חיילינו היקרים, העומדים יום ולילה על משמר ארצנו. מכאן אנו שולחים גם את תנחומינו לכל המשפחות היקרות. גם היינו אצל עשרות מהן בביקורי תנחומים, שולחים רפואה שלמה לפצועים, שגם ביקרנו אותם בבתי החולים. אחרונים חביבים, שאנחנו מקווים כבר לראותם איתנו יחד, אותם שבויים הנתונים בשביה. כולנו,

מתפללים עליכם שתחזרו מהר לבית, לילדים, למשפחה. אני בטוח, בעזרת השם, שראש הממשלה, השרים וכולם, כל החברים כולם, נעשה את הכול כדי שתחזרו בהקדם לבית ולילדים. תודה רבה. אמן ואמן. חברת הכנסת טלי גוטליב, מעוניינת? מוותרת, חבר הכנסת עודד פורר, מוותר. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה, אחרון הדוברים. לאחר מכן נעבור להצבעה, אלא אם כן השר אמסלם ירצה לסכם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא מעט אנשים שצופים בנו כרגע יכולים לשאול את עצמם כיצד זה ייתכן שבימים הנוראיים האלה אנחנו כאן בכנסת מתעסקים בסגירת משרד כזה או אחר.

זה תפקידה של הכנסת, והממשלה כרגע מציעה משהו שבעיניי הוא הדבר הנכון. אני חושב שלא צריך תקציב של 28 מיליון שקלים בשביל להגיד לעולם כולו שהחמאס הם נאצים,

בשביל להגיד שהנאצים רצחו למעלה מ-1,400 אזרחים ישראלים. אפשר לעשות את זה גם בלי תקציב, אפשר לעשות את זה חינם, אפשר לעשות את זה באמצעות משרד

בעיניי משרד החוץ צריך לעשות את כל עבודת ההסברה של מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, אני בכנסת כמעט ארבע וחצי שנים. אחד הדברים הראשונים שעשיתי כאן בכנסת, הקמתי שדולה להנצחת הגבורה היהודית במלחמת העולם השנייה. סיפרתי את זה כמה פעמים מעל הדוכן הזה. אני גם נכד לקצין מהצבא האדום שלחם נגד הנאצים.

בכל חודש מאי, מציינים את יום הניצחון על גרמניה הנאצית כאן בכנסת הזאת. בזמנו, ב-2017, קידמנו את החוק. אחד מיוזמי החוק יושב כאן, חברי עודד פורר. מעולם לא חשבתי שאני אגיד את המשפט הזה, שאנחנו נצטרך לזכור גם את הגבורה של החיילים שלנו,

תושבי עוטף עזה, שנלחמו נגד הנאצים ב-7 באוקטובר. יש לי צמרמורת כשאני אומר את זה, אם אתה מרשה לי, גם האזרחים וגם השוטרים. שוטרים, חיילים, אזרחים, הם אלו שנלחמו נגד הנאצים שבאו לתקוף את העם היהודי ב-7 באוקטובר. אני חשבתי שתפקיד השדולה שהקמנו, אני עם חבריי, הוא לזכור את הסבים והסבתות שלנו שהביסו את הנאצים בחודש מאי 1945, ובזה נגמר הסיפור. מסתבר שלא נגמר הסיפור. מסתבר שהנאצים עדיין קיימים, ותפקידנו הוא להיכנס לשם ולהביס אותם בשביל שלא יהיה איום על מדינת ישראל. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים להגיד לעולם כולו. זאת ההסברה הכי טובה.

בדקות שאנחנו מדברים, ממש בדקות האלה, הטיל של החמאס או של הג'יהאד האסלאמי, אני כבר לא יודע מי, פוגע במוזיאון משואה לתקומה ביד מרדכי. אין דבר סמלי מזה.

זו המלחמה שלנו, של הימים שלנו, נגד הנאצים של ימינו. אני רוצה לסיים בציטוט אחד של סופר ומבקר ספרות אמריקני, ג'ורג' שטיינר. פעם הוא אמר על הגרמנים שלא עצרו את המכונה של הנאציזם בשנות הארבעים, אמר ככה: היום אנחנו יודעים שיש אנשים שיכולים בערב לפני השינה לקרוא את גתה, או כל סופר גרמני, לשמוע מוזיקה קלאסית של שוברט, ולמוחרת בבוקר ללכת לעבודה באושוויץ. אין משפט חזק מזה. אנחנו חשבנו שאפשר לנהל שיח עם האנשים האלה; שאפשר לתת להם פרנסה, שאפשר לקבל אותם בבית שלנו, שאפשר להכניס אותם לשדות של החקלאים בעוטף עזה, שאפשר להביא אותם לבתי החולים שלנו, שאפשר לשלוח להם עפיפונים ולהגיד שאנחנו רוצים שלום. בסופו של דבר, היום אנחנו מגלים שאנשים שעבדו,

אצלנו העבירו מידע לחמאס. מחבלי החמאס האלה, הנאצים האלה, נכנסו וידעו בדיוק איפה נמצאות כיתות הכוננות, נשקיות, איפה נמצאים אנשים, איפה המיגונים. זה דבר בלתי נתפס. אני לא יודע איך נמשיך מכאן. אני לא יודע, אדוני היושב-ראש. אני רק יודע שכרגע המטרה היחידה והעליונה היא פשוט להביס את הצורר הנאצי שנמצא ברצועת עזה, ובו אנחנו חייבים להילחם, יחד בלי שום הסתייגות. ואני מאמין שעם ישראל, כולנו יחד, ננצח ונביס את הנאצים של ימינו.

אמן ואמן. תודה לחבר הכנסת סובה.

נעבור כעת להצבעה על החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31ג לחוק-יסוד: הממשלה לבטל את משרד ההסברה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם. הצבעה כעת. הודעת הממשלה על ביטול משרד ההסברה נתקבלה. 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31ג לחוק-יסוד: הממשלה לבטל את משרד ההסברה התקבלה. אני מוסיף לפרוטוקול את חבר הכנסת אייכלר, גם הוא בעד. חבר הכנסת חמד עמאר הצביע בטעות ממקומה של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אבל הצביע פעם,

כן, כן, פעם אחת. פעם אחת.

סליחה, חבר הכנסת פינדרוס? מוסיף את קולו לפרוטוקול. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום, המלצת ועדת הכנסת בעניין בחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ להציג את המלצת הוועדה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני הסגנים, יש לי עוד הודעה של חילופי אישים. אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדות מטעם סיעת יש עתיד: בוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, במקום חבר הכנסת ולדימיר בליאק יכהן חבר הכנסת ירון לוי, בוועדה המיוחדת לענייני צעירים, במקום חבר הכנסת נאור שירי יכהן חבר הכנסת ירון לוי.

אבקש להודיע כי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יכהן כממלא מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון במקום הפנוי לסיעת יש עתיד. ועדת הכנסת ממליצה, בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת, לבחור בחברי הכנסת הבאים כסגנים ליושב-ראש הכנסת: חבר הכנסת ניסים ואטורי, חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת משה טור פז, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, חבר הכנסת ארז מלול, חבר הכנסת משה רוט, חבר הכנסת משה סולומון וחבר הכנסת יבגני סובה. אבקש לקבל את ההצעה.

תודה רבה. נעבור כעת לדיון האישי. חבר הכנסת גלעד קריב ביקש. גם חבר הכנסת פינדרוס מבקש, ולאחר מכן נעבור להצבעה. בבקשה. עד שלוש דקות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יישר כוח על הפיכתם של המינויים הזמניים למינויים קבועים והרחבת מעגל הסגנים של יושב-ראש הכנסת. הייתי מקווה שאולי במסגרת האווירה הזו, של שבת אחים גם יחד, היינו אולי שומעים משר המשפטים שהוא מחליט למשל לכנס את הוועדה למינוי שופטים, ולו על מנת לקדם הליכי בחירה של שופטים לבתי משפט השלום ובתי המשפט המחוזיים. נשאיר בצד את שאלת נשיא העליון ואת השופט הנוסף, אבל לפחות את אותם בתי משפט שיצטרכו יום אחרי המלחמה לטפל באין-ספור עניינים של אזרחים ושל עסקים. אבל כנראה אווירת הממלכתיות לא כוללת את הצעד המתבקש הזה, וזה בסדר שמדינת ישראל נותרת ללא ועדה מתפקדת למינוי שופטים, בניגוד להוראות החוק.

האמת היא שבשתי הדקות שנותרו לי אני אבקש לדבר על דבר אחר, שגם הוא קשור בכמיהה המוצדקת של כולנו לממלכתיות, לאחריות, להורדת הלהבות והטונים. אבל מה לעשות שבשעה שכולנו, חברי קואליציה ואופוזיציה, באמת מנסים רגע ללכת כמה צעדים אחורה, לכבד את אזרחי ישראל בניסיון קצת להרגיע את הלהבות, מסתבר שישנן מכונות רעל שלא מפסיקות לרגע. ואנחנו איננו מוכנים להעלים את עיננו ממצב שבו עובדת לשכת ראש הממשלה, ראש לשכתה של אשת ראש הממשלה, מכנה אותנו "שמאלנים בוגדים", "יהודונים בוגדים", עכשיו, בימי המלחמה, משתפת פוסטים שכולם רעל ותרעלה נגד מחצית מהעם. זה לא אמור להיכלל במסגרת הממלכתיות? ואותה עובדת שנציבות שירות המדינה דורשת את פיטוריה, פתאום מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי, שבמועד אחר נדבר על מה קורה עם התפקוד שלו, לא עושה את הצעדים הנדרשים? ומה נאמר על כך שפעיל הליכוד רמי בן יהודה,

בימים האחרונים, קורא לעיתונאי אמנון אברמוביץ', שנושא את עיטור הרמטכ"ל ממלחמת יום הכיפורים, הוא קורא לו "שרוף"? זה לא נכלל תחת הצורך קצת להרגיע את הלהבות? והתדרוכים הבלתי-פוסקים של סביבת ראש הממשלה נגד המפקדים הבכירים של צה"ל, זה לא במסגרת הניסיון להנמיך את הלהבות? והגיע הזמן שתבינו שאנחנו מוכנים בהחלט להיות שותפים לניסיון הזה להרגיע את השיח הפוליטי בישראל, אבל אם ראש הממשלה וסביבתו הרעילה והרקובה חושבים שאנחנו נחריש בשעה שהם ממשיכים את מסע התעמולה והפצת הרעל, אז טעות גדולה בידם. אנחנו נשתוק ונחריש מול הרבה מאוד דברים, מול מסע ההסתה והרעל שיוצא מסביבת ראש הממשלה, למול זה לא נשתוק. תודה רבה.

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר המקשר, אני ביקשתי לדבר בגלל הדיון הקודם, שהייתי המום. מהנאום האחרון לא התפלאתי, אבל מהנאום הקודם התפלאתי. עמדה פה חברת כנסת נכבדה מהאופוזיציה ודיברה, כאילו כלום לא קרה, על נושא שלא רלוונטי, העימות בינה לשרת ההסברה הקודמת, שהיה קיים. מדינת ישראל עברה משהו ב-7 באוקטובר. ותאמינו לי, ואתם מכירים אותי, יש לי הרבה מה לומר ויש לכל אחד מאיתנו הרבה מה לומר, יש לממשלה מה לעשות ביקורת עצמית, יש גם לאלו שמחוץ לממשלה על מה לעשות ביקורת, אבל יבוא היום שנעשה את זה. עכשיו זה הזמן לבוא ולתקוף? היא התעמתה איתה בשבועיים האחרונים? אז אמרתי, הדובר האחרון, בסדר, אבל למה את הצטרפת לזה, מירב? למה, לאיזה צורך? בשביל שנצטרך לענות ולהסביר ולהגיד אם צריך משרד הסברה? ברור שצריך משרד הסברה, וברור שיש נסיבות שגרמו לסגירת משרד ההסברה, וברור שצריך את הדבר הזה. אבל בשביל מה הדבר הזה? למי זה חסר? הרי לכולנו, ואני אומר, לכולנו יש מה לומר. לכולנו יש מה לומר על איך הגענו ל-7 באוקטובר. לכולנו יש מה להכות על חטא. לכולנו יש מה לבדוק. לכולנו יש מה לעשות. זה הזמן עכשיו לעשות את זה פה ולהעלות, כשהיושב-ראש פתח את הדיונים לצורך דיונים עבור המלחמה? חבר'ה, תעצרו לפני שיהיה מאוחר מדי.

חבר הכנסת כץ מעוניין לסכם או שנעבור להצבעה? נעבור להצבעה.

אנחנו מצביעים על המלצת ועדת הכנסת בעניין בחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנא שבו במקומותיכם. הצבעה כעת. הצעת ועדת הכנסת לבחור את חברי הכנסת ניסים ואטורי,

אורית פרקש הכהן, ארז מלול,

משה סולומון ויבגני סובה לסגנים ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. 22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי המלצת ועדת הכנסת בעניין בחירת סגנים ליושב-ראש הכנסת התקבלה. בהצלחה לסגנים. חברי הכנסת,

משפחה של נעדרים, חטופים או שבויים,

כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כבוד חברי הכנסת, כל עם ישראל נמצא במצב של אבל ושל חרדה בעקבות המלחמה הנוראה והאכזריות הנוראה שהתגלתה בשמחת תורה תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, בפלישה של המון מעזה, המון אנשים, אנשים שהפכו לחיות אדם וביצעו דברים שהדעת אינה סובלת. אני שומע סיפורים שקשה להאמין, ואני לא רוצה להרחיב ולדבר על זה, כי אמרתי כבר, גם בוועדה, ועדת העבודה והרווחה, שהנביא ישעיהו אומר, קראנו את זה בפרשת השבוע: "ברגע קטֹן עזבתיך וברחמים גדֹלים אקבצך", בשצף קצף הסתרתי פני מכם וברחמים גדולים אקבצך. ולכן התפקיד שלנו עכשיו זה איך לרפא את הפצעים, איך לעזור לאנשים שנפגעו בכל התחומים. כבר יש לנו גם פניות לגבי אנשים שאיבדו את פרנסתם, לגבי הרבה הרבה בעיות. אבל בראש, הראשונים שעומדים בראש דאגתנו הם המשפחות של הנעדרים והחטופים והשבויים, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם במהרה, "אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב", ונאמר אמן. אמן. אחד הדברים הנפלאים שהתגלו בחוק הזה, אדוני היושב-ראש, זה ש-83 חברי כנסת חתמו על חוק אחד. זאת התשובה ההולמת לכל האויבים שחשבו שעם ישראל כבר מפולג, כבר אפשר לרסק אותו, אפשר לפלג אותו, אפשר לנצח אותו. החוק הזה בא ואומר: לא ולא. אנחנו נעמוד לימין המשפחות של הנעדרים והחטופים והשבויים עד האחרון שבהם, בלי הבדל של אף אחד. כולם יזכו לסיועה של המדינה בכל התחומים. כי מלחמת חרבות ברזל, זו לא רק מלחמה רגילה, אלא הייתה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה, כמו שאמרתי, שהחלה בבוקר חג שמיני עצרת. אני אומר את התאריך לצורך הפרוטוקול: ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, נרצחו, קיפחו חייהם מאות אזרחים וחיילי צה"ל, ונפצעו אלפי בני אדם, ומאות בני אדם נחטפו לרצועת עזה. אני אומר את זה ואני לא מאמין מה אני אומר. ויש מאות נעדרים. החקיקה בישראל מעניקה תגמולים והטבות שונות לבני משפחה של מי שמתו בפגיעת איבה או של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון שנספו בשירותם. גם למי שנגרמה נכות בנסיבות אלה יש חוקים, וברוך השם, מדינת ישראל מעניקה לכולם עזרה וסיוע. ואולם ההסדרה לגבי נעדרים, חטופים ושבויים חסרה בחוק. סעיפים 3 ו-19 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י 1950, חוק משפחות החיילים, מאפשרים בנסיבות מסוימות להכיר בחייל נעדר כנספה כל עוד לא הוכח אחרת, וזה מזכה את בני המשפחה בתשלומים, בחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים ונעדרים. החוק מ-2008 מסמיך ועדה לאשר בקשות של בני משפחה של שבויים ונעדרים, תמיד דובר בכמה אנשים בודדים, למימון הוצאות לשם קידום המאמצים לשחרורם או לאיתורם, אבל אין בחקיקה בישראל הוראות שמזכות בתגמול או בהטבות בני משפחה של שבויים או חטופים או בני משפחה של נעדרים אזרחיים. החוק הזה בא להשלים את החסר, לסייע לבני המשפחות של השבויים, החטופים והנעדרים הרבים מהאירועים האמורים, ולהקל מעט מזער מסבלם. מוצע בחוק הזה לקבוע כי בני משפחה של נעדר, חטוף או שבוי יהיו זכאים לזכויות הניתנות לבני משפחה של אזרחים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מ-1970, או לבני משפחה של חיילים ואנשי כוחות הביטחון לפי חוק משפחות חיילים, בכפוף לסמכות שר הביטחון לקבוע, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כי הוראות אותם חוקים יחולו עליהם בהתאמות או בשינויים שיקבע. וכן מוצע להבהיר כי גם הוועדות למתן סיוע לפנים משורת הדין, מה שנקרא ועדות חריגים, הפועלות מכוח החוקים האמורים, יהיו מוסמכות לפעול ולהעניק זכויות לבני המשפחות לפנים משורת הדין. בעזרת השם, עם איתורו של נעדר, ולעניין חטוף או שבוי, עם שחרורו במהרה בימינו, אמן. תחדל זכאות בני המשפחה מכוח החוק המוצע, אך לא תיפגע זכותו של הנעדר, החטוף או השבוי עצמו לתגמולים המגיעים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), מ-1959, או לפי חוק נפגעי איבה בעד כל התקופה, ואם יתברר,

כי נספה, לא ייפגעו זכויות בני המשפחה מאותו מועד לפי חוק משפחות חיילים או לפי חוק נפגעי איבה, ויראו תשלומים ששולמו לפי החוק המוצע, כאילו שולמו על חשבון סכומים המגיעים לפי החוקים האמורים. מוצע גם לקבוע כי לא תחול הוראת סעיף 19 לחוק משפחות חיילים, שקובעת כי אם יתברר כי חייל נעדר הוא בחיים יופסקו התגמולים וההטבות לבני משפחתו כדי לאפשר לבני המשפחה לקבל את הזכויות לפי החוק המוצע עד לחזרת החייל לחיק משפחתו. נוסף על כך, מוצע לתקן את חוק התשלומים לפדויי שבי מ-2005, המזכה פדויי שבי מקרב חיילי צה"ל וכוחות הביטחון בתשלומים חודשיים, כך שיחול גם על חטופים אזרחים שנפגעו בפגיעת איבה. מוצע לקבוע כי חוק זה יחול גם על מי שנעדר, נחטף או נפל בשבי לפני יום תחילת החוק המוצע, ואולם לא ישולמו תשלומים לפיו, בעד תקופה שקדמה ליום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023. מוריי ורבותיי חברי הכנסת, החוק מוגש לפניכם וגם האזרחים יכולים לקרוא אותו. כמו שאמרתי, הכי מרשימה היא רשימת המגישים, זה דבר חשוב מאוד. אני רוצה להודות מכאן קודם כול ליושב-ראש הקואליציה, שותפי והדוחף הראשי אופיר כץ, שדוחף, ויושב-ראש הכנסת בכבודו ובעצמו, שרוצה בחוק הזה ודוחף את החוק הזה ומאפשר את קידום החוק הזה. אני מצפה גם מהממשלה, אני יודע שהממשלה עכשיו עסוקה במלחמה ויש לה משימות קשות מאוד, ולכן חברי הכנסת, נציגי הציבור, נעזור לכם לקדם את החוק. אני קורא לשיתוף פעולה של כל הגורמים במשרדי הממשלה, שיבינו את גודל השעה ואת גודל המצווה. אני רוצה לציין את כל האנשים שעסקו בניסוח החוק. אני יכול להתכבד ולומר שאת ניסוח החוק עשו היועצות המשפטיות של ועדת העבודה והרווחה, ובראשן היועצת המשפטית של הכנסת, שמעבר לתפקידה כיועצת משפטית הכניסה את כל הלב ואת כל הנשמה לקידום החוק, לניסוח החוק, כך שזה יכלול את כולם. אתמול גם אישרנו את ההסכם בין האוצר לביטוח הלאומי, שיאפשר לביטוח הלאומי להזרים את הכסף כבר היום, עוד לפני שהחוק יאושר, כדי שלא יישאר כמו שקראתי לזה חוסם עורקים, שהאנשים המדממים ופצועים בנפשם וברוחם, יוכלו כבר לקבל סיוע, אבל היועצת המשפטית של הכנסת אמרה ובצדק שזה חייב לעבור בחקיקה מסודרת, כדי שאף אחד לא יהיה תלוי באיזו הסכמה של איזה פקיד או איזושהי לקונה. שהכול יהיה שלם ומושלם. החוק הזה יעבור בעזרת השם לוועדת העבודה והרווחה להכנה לקריאה ראשונה, וכל הדברים שצריך עוד לתקן יתוקנו. אבקש את אמון הכנסת בהצעת החוק. תודה רבה. אני מודה לחברי הכנסת אייכלר ומזמין את השר המקשר.

רק מה עמדת הממשלה? הממשלה תומכת? הממשלה תומכת. מאה אחוז, נרשם בפרוטוקול. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים, חטופים או שבויים, התשפ"ד 2023. לאט-לאט, חבר הכנסת אייכלר, נאפשר לכל חברי הכנסת להגיע למקומותיהם. ההצעה היא כמובן, אנחנו מצביעים כרגע על הקריאה הטרומית. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אם כולם ישובים, נעבור כעת להצבעה. בבקשה.

להעביר את הצעת חוק התגמולים לבני משפחה של נעדרים, חטופים או שבויים, התשפ"ד 2023, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. 18 בעד, ח"י בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני